ז' בניסן תשס"ט, 1 באפריל 2009 למניינם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. האם למזכיר יש הודעה, אדוני? אין למזכיר הודעה. רבותי חברי הכנסת, על סדר-היום: עדויות חיילי צה"ל על הרג חפים מפשע במבצע "עופרת יצוקה", דיון שעליו החליט יושב-ראש הכנסת הזמני, מיכאל איתן, דיון על-פי סעיף 86(א) לתקנון הכנסת, של חברי הכנסת מוחמד ברכה, נחמן שי, ג'מאל זחאלקה, מיכאל בן-ארי, אברהם מיכאלי, ציפי חוטובלי, אילן גילאון ומאיר פרוש. אני מזמין את ראשון הדוברים, חבר הכנסת מוחמד ברכה. בבקשה, אדוני. האם לפי סעיף 86(א), אדוני המזכיר, יש זמן מוגבל למציעים? אני מציע שהמציעים ידברו כל אחד חמש דקות, ולאחר מכן המשתתפים ידברו שלוש דקות. חבר הכנסת ברכה, עומדות לרשותך חמש דקות תמימות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אותם פרסומים על מעשים מזוויעים שנעשו בידי חיילי צה"ל בעזה במהלך המלחמה התוקפנית שיזמה הממשלה הקודמת על העם הפלסטיני בעזה, אותן עדויות זכו להד מקומי ועולמי רחב. ידענו את העובדות מעבר לדיווח שפורסם בעיתון "הארץ". ראינו במהלך המלחמה יום-יום דרך תחנות הלוויין הערביות תמונות מהשטח, תמונות שאמורות לקומם כל אדם עם טיפת מצפון, שאמורות לזעזע את אמות הספים של כל אדם שנמנה עם המין האנושי. אמרנו: אולי עצם החשיפה של החיילים במכינה הקדם-צבאית על שם יצחק רבין, שהועברו לרשויות הצבא, אולי זה יביא למצב של חקירה יסודית, חקירה רצינית של מה שקורה ושל מה שקרה, של אותם פשעי מלחמה, על-פי כל דין, שנעשו ברצועת-עזה. ידענו שחקירה פנימית בתוך הצבא היא חקירה בתוך הבית. הצבא לא מסוגל וגם לא מעוניין להוציא את האמת המזוויעה על המעשים של החיילים ושל הצבא. ואכן, התשובה לא איחרה להגיע, אך לפני יומיים הרשויות שחקרו את העניין הודיעו שהיו אי-אלו הגזמות של חיילים באותה מכינה, שרצו תשומת לב, וכל מיני דיבורים בזויים ונמוכים שפשוט לא יכולים להשתוות לעוצמת ההאשמות החמורות והחריפות. יכול להיות שיש מי שחושב שהוא יכול לייצר מראית עין של חקירה של אותם פשעי מלחמה ושהחקירה הסתיימה בלא כלום, כך, באחד הימים, הם יגיעו לבית-המשפט הפלילי הבין-לאומי, ויבואו ויגידו על-פי התקנון של אותו בית-משפט בין-לאומי לפשעים שהעניין נחקר, נסגר והסתיים בתוך מדינת ישראל, ולכן אין מקום לפתוח בחקירה שנייה. אני אומר, אדוני היושב-ראש, מעל דוכן הכנסת: זה לא עניין של השקפה פוליטית, זה עניין של השתייכות למין האנושי. היום התבשרנו שקצין חינוך ראשי בצה"ל הוציא מין הודעה לחיילים שלא ישתוללו עם ההומור הצבאי ושיש גבול להומור. על איזה הומור הוא מדבר? הוא מדבר על חיילים, על יחידות, לא על חיילים בודדים, שהדפיסו חולצות עם ציור של אשה הרה וכיתוב שאומר:

two kills, ירייה אחת, שני הרוגים, או אשה שעומדת מול תינוקה המת ובוכה כשלידה דובון והכיתוב אומר: היה עדיף להשתמש בקונדום. זה הומור? כך מתייחס קצין חינוך ראשי לפשעים, לתרבות שמכשירה פשעים, לתרבות שנטולה כל שייכות למין האנושי ולרגש האנושי? העמדה שלי כלפי אותה מלחמה נפשעת לא מפתיעה אף אחד. כולכם מכירים אותה. יש ראש ממשלה שעמד אתמול על הדוכן הזה והילל את אותה מלחמה, אבל מעבר לזה, מעבר למה שאני אומר ומה שראש הממשלה אמר אתמול: ירייה אחת, שני הרוגים? אשה בהיריון? במקום שהילד היה נהרג עדיף היה להשתמש בקונדום? לאן הגעתם? לאן הובלתם את הנוער, את הצעירים במדינה הזאת,

איזה חינוך נתתם להם? באות רשויות הצבא ואומרות: אנחנו סוגרים את התיקים, אין מה לחקור, זאת סתם הגזמה של כמה חיילים במכינה, אולי בשביל המשחק הפנימי, בשביל הפולקלור הצבאי נטול הרגש האנושי. באותה מלחמה 1,400 אנשים קיפחו את חייהם. אני רוצה לומר שיש כאלה שמבדילים בין חפים מפשע לבין לא חפים מפשע. אני רוצה לומר כאן דבר ברור: כל מי שנהרג הוא חף מפשע, כי הצבא נכנס לבתים שלהם. זאת לא היתה מלחמת הגנה על שום דבר. אתם יריתם על הבתים שלנו. 100,000 אנשים מצאו את עצמם ללא קורת גג.

כהניסט, שתוק אתה. אתה לא תגיד לי לשתוק. כשמדברים על רגש אנושי, כהניסטים ישתקו.

כהניסטים ישתקו ביום הזה. מחבל.

חבר הכנסת ברכה, רק יושב-ראש הכנסת יכול להשתיק חבר כנסת. אבל הוא לא יכול להפריע לי, דווקא הוא. לא דווקא ולא הוא. הוא לא יכול להפריע. קריאת ביניים,

לא מפריעים לנואם בנאומו בצורה רצופה. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי. 100,000 אנשים מצאו את עצמם ללא קורת גג אחרי אותה מלחמה נפשעת. זה מלחמה נגד טרור? 1,400 אנשים נהרגו, יותר ממחציתם נשים וילדים. זה מלחמה נגד טרור? זה בשגגה? זה בטעות? איך קוראים לזה? אדוני היושב-ראש, החקירה בוא תבוא. אני לא תולה תקוות לא בחקירה בתוך הצבא ולא בחקירות מלאכותיות למיניהן מטעם הממשלה, אבל חקירה בוא תבוא, ואותם פושעי מלחמה, אותם אלה שעשו פשעים נגד האנושות, עוד יבואו על עונשם המלא. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת ברכה. אנחנו מברכים את השר דן מרידור, אשר מקפיד מהרגע הראשון להתמנותו לקיים את נוכחות הממשלה, והוא יהיה השר שאם ירצה, יוכל להשיב, כמובן. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. צריך לזכור שבתום הדיון לפי סעיף 86(א) תבואנה הצעות החלטה. אני מזמין את הסיעות להידבר ביניהן אם יש הצעות משותפות, אם יש הצעות נפרדות. את זה אני אומר לחברי הכנסת החדשים הנמצאים פה. חבר הכנסת נחמן שי, הואיל ואתה אחד המציעים, לרשותך יעמדו חמש דקות. בבקשה,

שלום לחברי הכנסת, אני הייתי אחד היוזמים של הדיון היום. אני שמח על כך שהוא מתנהל, ואני גם שמח שהגענו לנקודה שבה כבר אפשר לראות תוצאות ראשונות של העובדה שהנושא הזה עלה על סדר-היום ונבדק על-ידי צה"ל. בעיני זאת סגירת מעגל מסוימת, חשובה ביותר. חשבתי שזה נושא ראוי, מפני שיש לו השלכות, גם פנימיות וגם חיצוניות. אני לא משווה ביניהן, וכל אחת חשובה בדרכה. ההשלכות הפנימיות הן בעיקר לנו עצמנו, לאזרחי מדינת ישראל, שצריכים להיות משוכנעים שצה"ל הוא צבא מוסרי ושהוא פועל על-פי אמות מידה מוסריות. אני מאמין בכך באמת ובתמים. אני מאמין בכך באמת ובתמים, ואם יש חריגות מן הכללים, מן הקוד האתי של צה"ל, שעל-פיו הוא פועל, יש לטפל בהן, יש לחקור אותן ויש להעמיד את האשמים לדין. זה החלק הפנימי. בחלק החיצוני אנחנו פועלים, אמר חבר הכנסת ברכה, ובצדק, בעולם שבו מעשים מן הסוג הזה, לא אמרתי שהם נעשו, אינם יכולים להתרחש. היו כבר חקירות בין-לאומיות, הועמדו אנשי צבא ומדינאים לדין ועומדים בימים האלה, ולכן זה דבר שצריך להיות ברור למפקדים בצה"ל ולחיילים בצה"ל, שחלילה וחס אם מתרחשים מעשים כאלה, הם עלולים לעמוד לדין לא רק בארץ אלא גם בפני בתי-משפט בעולם, ויש לזה משמעות חמורה מאוד. אני יודע, נכון להיום, שהפרקליט הצבאי הראשי בדק את אותם סיפורים או עדויות שהופיעו בתקשורת והגיע למסקנה שהם לא התרחשו. תוך כדי החקירה עלו שני מקרים נוספים שנמסרו לגביהם פרטים. גם הם נבדקו וגם הם נמצאו לא נכונים. זאת אומרת שנכון לרגע זה הדבר לא התרחש. עם זאת, חמישה צוותים של צה"ל מנהלים בימים אלה בדיקות לגבי שורה ארוכה של מקרים ונושאים חשובים, ואני יכול למנות: הם עוסקים בירי של פגזי פוספור, נושא שעלה ודווח עליו בתקשורת, חישופים תוך כדי תנועה, חיילי צה"ל חשפו אזורים מסוימים תוך כדי הריסה של מתקנים, של בתים, של שדות, הרס בתים, פגיעה בלא-מעורבים, פגיעה במתקנים של הצלב-האדום. בנושא הפגיעה במתקנים של הצלב-אדום יש חקירה של ועדה של האו"ם,

לשמחתי, משתף אתה פעולה. בעבר היו מקרים שבהם מדינת ישראל סירבה לשתף פעולה עם ועדות מהסוג הזה, לא רק של האו"ם אלא גם של ארגונים אחרים. בתהליך ההבשלה,

של ההבנה שהעולם שסביבנו השתנה, נכון הדבר. תת-אלוף במילואים מונה להיות המקשר מטעם צה"ל, והוא משתף פעולה עם החקירה של האו"ם. אני רוצה להזכיר לכולם שהאו"ם חקר בשעתו את מה שנקרא ולא היה "הטבח במחנה ג'נין". צה"ל ומדינת ישראל סירבו לשתף פעולה, והאו"ם הוא שבסופו של דבר דיווח בצורה רשמית שלא היה טבח. ברכה, לא היה טבח. מה ההגדרה שלך לטבח?

במחנה הפליטים בג'נין נהרגו 53 איש, 23 מהם חיילי צה"ל. 23 חיילי צה"ל. 53 אנשים, 23 מהם חיילי צה"ל. זה לא טבח. ההגדרה שלי לטבח היא שנהרגים הרבה אנשים. כל אדם שנהרג, בעיני עדיף היה שימשיך לחיות את חייו עד מאה-ועשרים. אני מצטער על כל אדם שנהרג, אבל לא היה טבח במחנה הפליטים בג'נין. מלומד מה זה טבח, מה המספר הראוי?

בין היתר, זה המבחן המספרי.

הוא, לא מתפקידו להשיב. לא, זה דבר מגונה בעיני. אני יכול להשיב לך, כי אני יודע מה היה שם,

גם אני יודע. פשוט, יש לי עדות בלתי אמצעית. היו על זה כל מיני חקירות, אבל אני הזכרתי את האו"ם, שם ביקשו חיילי צה"ל סיוע אוויר ולא קיבלו. 23 מהם נפלו.

אם היינו מפעילים חיל אוויר ושריון או ארטילריה, היו נהרגים הרבה יותר תושבים מתוך המחנה. אני שמח. אמר שר הביטחון דאז, פואד בן-אליעזר, שאם הוא היה מפעיל אוויר ושריון או ארטילריה, אולי לא היו נהרגים 23 חיילים.

ואתה ודאי יודע למה אני מתכוון. על מה אתה שמח? אני לא שמח שנהרג חייל צה"ל אחד.

חבר הכנסת בן-ארי, עוד מעט אתה תעלה לכאן ותדבר. חבר הכנסת ברכה שאל מהו טבח ומהו מוסר מלחמה.

איך פועלים בתוך שטח בנוי? זאת שיטת לחימה מיוחדת. לכן, מבחינתי, האירוע הזה הסתיים. עם זאת, אני חושב שאותם חמישה צוותים של צה"ל שבוחנים ובודקים את הנושא הזה היום, טוב עושים. אני גם מצפה, וכאן אני רוצה לעסוק בהיבט השני של הדבר ובכך לסיים, שהדברים האלה יתפרסמו. אני רואה חשיבות בעובדה שהעיתונות בישראל נתנה ביטוי לעדויות האלה, אפילו אם הן הוכחשו. נכון היה לתת להן ביטוי ולהביא לבדיקה, ונכון יהיה שגם לחמשת הצוותים האלה או לכל בדיקה אחרת שתיערך יהיה ביטוי. זאת אחריותה של התקשורת,

היא צריכה להיעשות על-פי אמות מידה ואתיקה. נכון שהדברים האלה יתפרסמו ויינתן להם ביטוי, כי זה חלק מההוויה הדמוקרטית שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אתה לא תצטרך לצעוק לזחאלקה, כי מייד אחריו תוכל להשיב לו. זאת הסגולה הגדולה ביותר של בית-המחוקקים של ישראל, שהוא גם בית דיון שיהיה חריף, וכל אחד יחזיק בדעתו, וכל אחד יאמר אותה. אפשר לקרוא קריאות ביניים, אבל אי-אפשר למנוע מהאחר לדבר. בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, העדויות שבהן מדובר הן קצה קרחון. באמצע המלחמה על עזה אני קיבלתי שיחות טלפון רבות מעזה, ובהן סיפורים מזעזעים על רצח אזרחים בדם קר, ובעצם הוצאה להורג של אנשים בבתיהם. כל דבר אפשרי להגיד, בחסות הדמוקרטיה הישראלית. חבר הכנסת אורי אריאל, כל דבר מותר לומר, ובלבד שאינו דבר שאסור לומר. הוא אומר מה שהוא שמע. זה מותר להגיד, שחיילי צה"ל, ? הוא לא אמר על חיילי צה"ל. הוא אמר על כמה אנשים שהוא שמע מהם שכך היה. מותר לו לומר.

אמר נחמן שי, חברי הכנסת. חבר הכנסת אורי אריאל, דעתך חשובה. למה לכנות אנשים אחרים במושגים שהם יכולים אחר כך להיות דבר שהוא, מה הם יכולים להיות? זה גם מותר. מקסימום תקבל הודעה אישית, תוכל לדבר עוד פעם. תהיה לו הזדמנות. אם אני מכוון לדעתך, אני נוטה לקבל אותה.

ואז, כמובן, הכול מותר לכל הצדדים. בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה. אי-אפשר לומר לצד אחד: אתה לא תאמר ואני אומר. אלה דברים קשים. פעמים, גם יושב-ראש הכנסת הוא בן אדם פוליטי,

אבל צריך לדעת בעניין זה לאפשר לבית-המחוקקים, שהוא הכנסת, לקיים את הדיונים ואת הוויכוחים בצורה החופשית

כל אחד מאתנו הוא אזרח במדינה הזאת.

אדוני, אני מתחיל מהתחלה.

מזעזעים הגיעו אלי באמצע המלחמה. אני בדקתי בכמה מקורות את אותם סיפורים, והתברר לי שהסיפורים הם אמיתיים ושהתמונה של מה שעושים החיילים הישראלים באזורים שעליהם השתלטו ברצועת-עזה היא של דברים איומים. ההוראה של הצבא, וכל מי שיש לו מידה של שכל ישר, לא צריך להיות מומחה לעניינים צבאיים כדי להבין. אם נותנים הוראה לחיילים, אומרים להם: תעשו הכול, אבל הכול, שלא ייפגע אף חייל. אל תהססו לנקוט

ברור שהמפקדים מפרשים הוראה כזאת, שניתנה על-ידי הדרג הגבוה ביותר, קרי שר הביטחון אהוד ברק וגבי אשכנזי, הדברים פורסמו, אני לא ממציא אותם, הדברים מתפרשים שברגע שחייל, נראה לו חשד של אחד למיליון,

וזה מה שקרה בדיוק. מה ה"קסאם" עושה? זה מה שקרה בדיוק. מקבל ה"קסאם"? חבר הכנסת ביבי, הוא שמע וכל עם ישראל שמע את שאלתך. בבקשה. אבל הכול שמועות. באזור בית-להיה ביקשו מאנשים שנמצאים בבית לצאת מהבית, שתי נשים יצאו עם דגל לבן ונורו למוות.

ג'באליה המזרחית, שזה האזור החדש של ג'באליה, כי הצבא לא נכנס לג'באליה, זה האזור החדש, הצבא הרג אזרחים, וגופות היו מוטלות ברחוב. אני מכיר סיפורה של משפחה, שאני לא רוצה לחזור עליו כאן, אדוני מסוגל לבסס ולהגיד מאיפה מקורות המידע שלו? אם אתה מעוניין, אם תתעניין, יש היום עדויות פי-10 ממה שאני מספר כאן. הכול משמועות. לא משמועות. חבר הכנסת זחאלקה לא מעיד כאן מתוך ראייה שלו עצמו. הוא מספר על, הכול

ויש עדויות. עדויות בשבועה. לא רק עדויות.

החומר ברור, החומר נמצא ב-Human Rights Watch, שזה ארגון שהוא בעל אמינות גבוהה. נחכה לדוח "אמנסטי", אתם תקבלו תמונה דומה. אני חושב שאפשר, אני מעריך שחלק מאלה שקראו קריאות ביניים, הם רוצים לעצום עיניים ולא לראות את המציאות, לנו את העיניים. אבל למה לנו, אדוני היושב-ראש, למה לנו רק לטפל בעניין הזה של חייל שבא והחליט להוציא אקדח מכיסו וירה במישהו בבית שלו, ואחר כך השאירו את הגופה שלושה ימים מול המשפחה, זה בסדר, זה דבר שנראה מזעזע, אבל האם לא מזעזע אותו טייס שמקבל הוראה ממפקדו, והוא רק מרגיש קליק קטן במטוס כשהפצצה יורדת, הורגת עשרות ילדים, הורסת בתים, הורגת אזרחים, והוא חוזר הביתה נקי, נא לסיים. ידיו לא התלכלכו, ושומע מוזיקה של מוצרט ואת התשיעית של בטהובן ואת המוזיקה של מאהלר, איך מרגיש המחבל, והולך לקרוא את "שם הוורד" של אומברטו אקו? בן-תרבות, יעני. בן-תרבות. תחת חולים בבית-חולים? חבר הכנסת שנלר, בבקשה.

נא לסיים. בעזה בוצעו פשעי מלחמה, שאני מקווה, אתם לא שמתם לב, אבל חבר הכנסת זחאלקה מסיים את דבריו. שהקהילה הבין-לאומית תמצא את הדרך להעניש את האחראים עליהם.

רבה. 24 ביום, רבותי, יש פה שאלה, ומלחמה. חבר הכנסת בן-ארי, אתה מתכבד לעלות על דוכן הכנסת על מנת לשאת את דברך. הוא אמר: כששמעתי 24 ביום, היה מבסוט,

מבסוט, הוא שמע אום כולתום.

יכולה להיות דעה שאנחנו כאזרחים צריכים לקבל את כל הפגיעות שפוגעים בנו רק כדי שאנחנו לא נשיב מלחמה. זו דעה, היא דעה שלו, אני בטוח שלחבר הכנסת שנלר יש דעה אחרת, שהוא ייטיב להביע אותה פה וגם יכין הצעת החלטה שהכנסת תאשר או תדחה, אבל אז זה הדיון, ואחר כך כל אחד ישיב,

איפה מהרסייך? אם מדובר בכל הדברים. בבקשה. יש איזה פעמון שצריך לצלצל לאנשים. אני אדאג לכך שלא יפריעו לך. יכולים להפריע לי, אין בעיה.

אני אדאג לכך שלא יפריעו. אני רוצה להגיד: קודם כול, יש איזה פעמון שמורה לחלק מהאנשים לצאת, הוא כנראה לא עובד. רבותי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים ערב חג הפסח, ואני ממש נמצא באווירה. עלילות דם על יהודים, ולצערי הרב, עלילות דם שיוצאות מקרב משומדים הן החמורות ביותר, הן הכואבות ביותר. לפני שאני אתחיל את הדברים שלי אני רוצה להצדיע לאחי, אחי גיבורי התהילה, חיילי צה"ל ומפקדיו, שחירפו נפשם כדי שילדים בשדרות יוכלו לישון בלילה ולא להרטיב במיטותיהם. האויב שיצא פה עכשיו לא רואה "קסאמים", לא רואה "גראדים", רק עדויות שקריות. ולאחי גיבורי התהילה האלה אני רוצה בראשית דברי להצדיע, לתלמידי, לחברי, לבני היישובים שלנו שעמדו שם, שיצאו לעזרת ה' בגיבורים, למלחמה שלצערי, אדוני היושב-ראש, התחילה מאוחר מדי, ולטעמי גם היתה מעטה מדי. שר הביטחון, שלא נמצא כאן, אמר שהיא השיגה את כל יעדיה. לצערי, ניתן היה להשיג את יעדיה, אבל הם לא הושגו. היו שאיימו עלינו במלחמה הזאת במאות הרוגים, תיכנסו לעזה. זה מה שהם ציפו, שנחזיר לפה את הילדים שלנו בארונות. זה מה שהם ציפו. הם לא קיבלו, לשמחתי, והם לא יקבלו את זה, כי צה"ל שלנו יודע להכות את האויב שוק על ירך, היכן שצריך, מתי שצריך ובמוסריות הכי גבוהה שיכולה להיות. לצערנו, בכל זאת חזרנו עם אבדות, אבדות כואבות, ואצלנו כל אחד שווה לפחות 450. ככה נגזר המחיר של גלעד שליט.

אבל אני נמצא כאן היום לדבר על דבר אחר לחלוטין,

על תופעה של רקב בחברה הישראלית, שמלווה אותנו כבר כמעט 40 שנה, אפשר לומר, מאז אותו "שיח לוחמים" של אחרי מלחמת ששת הימים. ועליהם, על האנשים האלה, אנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים ביום: למינים, ובמיוחד למלשינים, אל תהי תקווה. רבותי, מי זה דני זמיר? אתם רוצים שאני אספר לכם מי זה דני זמיר? דני זמיר הוא איש שמאל קיצוני, שמתחבר לכוחות האויב פעם אחר פעם. ואני רוצה לתת לכם כמה נתונים על הבחור. אני שואל את עצמי, לפני שאני נותן את הנתונים, מי הפקיד בידיו את היקרים לנו מכול, את חיילי צה"ל, את הבחורים הנהדרים האלה.

הוא הסית אותם והדיח אותם, ככה מתברר מכל הסיפור הזה. ואין לי ספק שמדובר בבחורים מצוינים. יצא לי לדבר במכינות קדם-צבאיות מן הסוג הזה. מדובר בבחורים מצוינים, אני חוזר על זה. עורך-דין דני זמיר היה סמג"ד במילואים, סירב לאבטח בקבר-יוסף, נשפט ונכלא על כך. היה מעורב במעגלי עידוד לסרבנות עם הידוק הטבעת על ראשי פיגועי ההתאבדות. זה לא מצא חן בעיניו שאנחנו הולכים לחסל את הבעיה הזאת. כיושב-ראש ועד ראשי המכינות הקדם-צבאיות, פנה למשרדה של יולי תמיר ואמר שאם יגדילו את התקציבים, זה יכול לצרף עוד 100 חברים למפלגה, ועוד ועוד עדויות קשות ביותר שיש לנו על הבחור הזה. ובמיוחד השיר המיוחד שהאיש כתב. מופקד על חיילי צה"ל כביכול הביא לנו עדות,

עוד דוח טליה ששון, גברת מהשמאל הקיצוני, עוינת של ההתיישבות, עוינת של השיבה של עם ישראל לארצו, היא כותבת דוח, כמו שהוא מחנך את חיילי צה"ל. והוא כותב שיר: דור לדור יביע אומר, מ"יורים ובוכים" ל"הורגים ובוכים". הפך את חיילי צה"ל, המוסריים מכול, ושירתי בצה"ל 23 שנים כחייל מוסרי, לא פגענו איפה שלא היה צריך לפגוע, התחשבנו היכן שהיה צריך להתחשב, פעלנו במוסריות, פעלנו בהתחשבות אבל בנחישות להגן על עם ישראל. אני שואל את עצמי איך יכול להיות שמדינת ישראל מממנת את הייצור הזה, ייצור מלשון לייצר, לא חס ושלום שאני מכנה אותו "יצור", אני לא נוהג לפגוע באנשים ברמה האישית, לייצר ציבור וחיילים שיהפכו להיות מחלישים את עם ישראל, מבזים את חיילי צה"ל. מדובר בתופעה חמורה הרבה יותר, תופעה של מלשינות, של מסירה של ארגונים וגופים שפועלים בתוך מדינת ישראל במטרה לפגוע בחוסן הלאומי שלנו, כביכול במוסר שלנו. הם רוצים לפגוע בכל העניין של שיבת עם ישראל לארצו. אנחנו מכירים את המלשינות של אנשי "בצלם" עוד יוסי שריד מפרשת קו 300, מטורף.

את אנשי "גוש שלום", שרצו לבית-הדין הבין-לאומי. רצתם לבית-הדין הבין-לאומי לפגוע במפקדי צה"ל, שלא יוכלו לטוס בעולם. לא נשכח לכם את זה. נשות "מחסום Watch" מסכנות השכם והערב את חיילי צה"ל, פוגעות ביכולת שלהם לחסום את העברת מטעני החבלה למלון "פארק". לא נשכח את זה בפסח הזה, לא נשכח אותם כשנשב לליל-הסדר. עשרות הרוגים. במקום יין, דם ראינו שם. שוב עלילות דם. אני פונה לממשלת ישראל: שלא יטיפו לכם מוסר, הלא-מוסריים האלה. ממשלת ישראל, שנבחרה אתמול, אני רוצה לומר שאף שאני באופוזיציה, ואני אהיה אופוזיציה, אני מברך אותה. קשה לי מבחינה כלכלית-חברתית מה שנעשה כאן, אבל אם זה מה שצריך כדי להוביל את המדינה להתיישבות, להגן על החוסן הלאומי שלנו, נקים פה עוד קומה של ממשלה, נספוג את הבעיה הכלכלית הזאת, ובלבד שנוביל להתיישבות, להגנה, ולא נפחד. אני קורא לראש הממשלה שנבחר: בני, אל תלך בדרך אתם, בדרך המאיימים. תפילת הדורות ותקוות הדורות אליך,

שלא נמצא כאן.

אני תיכף מסיים. אנחנו מייפים את הכוח שלך ליישב את ארץ-ישראל, להפריח אותה. ואת איש השמאל דני זמיר, ואת המכינה שלו, יש לסגור. ואם צריך להעמיד לדין, גם לעשות את זה.

אני מזמין את חבר הכנסת אברהם מיכאלי לשאת את דבריו. גם אתה בין המציעים.

אני מציע שאת כל בוגרי המכינה ששירתו בצה"ל, להכניס לבית-סוהר. חבר הכנסת אורון, תהיה לך הזדמנות לשאת את דבריך. לא, זה במסגרת, אתה יכול להציע את זה. אני לא נגד חיילי צה"ל, אתה נגד חיילי צה"ל. דני זמיר נגד חיילי צה"ל. חבר הכנסת בן-ארי, נא לשבת על מקומך, אם אתה רוצה גם לקרוא. לא בעמידה. חבר הכנסת בן-ארי, בעמידה איש לא יצעק פה. יש פה הרבה מטורפים,

רף הטירוף בכנסת עולה ממושב למושב.

חבר הכנסת אורון. חבר הכנסת בן-ארי, יש דעה לחבר הכנסת אורון, יש לי דעה, היא לא נפגשת כמעט בשום דבר, חוץ מאשר ברצון של כולנו לחיות כאן, בארץ-ישראל ובמדינת ישראל, כל אחד על-פי המרחבים שהוא מבקש. הוא חושב שאני טועה, אני חושב שהוא טועה, אני חושב שהוא טועה בגדול. יחד עם זה, אנחנו נמצאים כאן כדי לחיות יחד, גם להתווכח. דרך אגב, במקרה אנחנו מכירים גם את הנפשות הפועלות ואת תרומתן לרעיון של מדינת ישראל. כל אחד על-פי דרכו. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה.

היושב-ראש, תודה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אכן גם אני נזעקתי, אדוני היושב-ראש, והגשתי הצעה לסדר-היום בעקבות הפרסום בתקשורת על עובדות כביכול שפורסמו על-ידי חיילי צה"ל, והם כביכול גם העידו שהם בעצמם היו שותפים להתעללות בפלסטינים במהלך מבצע "עופרת יצוקה" או בזמן אחר. אדוני היושב-ראש, אין כמונו, כעם ישראל, כבוגרי צה"ל, אנשים ששירתו ויודעים מה זה צה"ל ומה זה המוסריות בצה"ל, לבוא ולהזדעק אם אכן אנחנו באמת צבא כזה מושחת, אם אנחנו עם כזה מושחת שהורגים אזרחים חפים מפשע שלא היה צריך לפגוע בהם. אנחנו באמת, כעם יהודי, דורשים לחקור את עצמנו אם אנחנו במשהו לא בסדר, איפה יש לנו תפוחים רקובים בתוכנו שצריך לעקור אותם. אבל פתאום, אחרי חקירה של הפצ"ר, שהוא מהימן עלי, וכל הטלת דופי בחקר שצה"ל עושה כביכול, שהוא לא אמין ושהוא לא מבוסס כביכול על חקר האמת, יש לדחות על הסף, הפצ"ר חקר וגילה את מה שפורסם אחרי כמה ימים, שהיו פה הגזמות, ואותם חיילים לא השתתפו באותם מבצעים שתיארו אותם, והעובדות הן לא עובדות אלא שמועות. ובינתיים נזק נגרם, אדוני. הנזק הוא כזה גדול, כותב הפצ"ר בדוח שלו, שהוא לא יודע איך ניתן לתקן את זה בעולם.

גם בלי לפרסם את העובדות האלה על-ידי החיילים והטענות האלה על-ידי החיילים, העולם נגדנו, מה לעשות. חברי חבר הכנסת ברכה תיאר עובדות שהם יודעים. חברי חבר הכנסת זחאלקה אמר עובדות שהם יודעים. מה לעשות, אדוני היושב-ראש, אנחנו גם יודעים עובדות אחרות, ואנחנו יודעים עובדות שהן מהימנות עלינו, על-ידי הבנים שלנו ועל-ידי החיילים שלנו שחזרו מהשטח, עם אילו נסיבות הם התמודדו שם, באילו נסיבות חיילי צה"ל נכנסו למבצע הזה, והם בעצם סיכנו את עצמם. אני חושב שהיתה ממש סייעתא דשמיא, נס משמים, שאנחנו, עם כל הנזק הגדול שנגרם לנו, והיו לנו הרוגים והיו לנו פצועים קשה, עדיין זה היה נס איך יצאנו משם בצורה שיצאנו משם.

כנראה אוהבים אותנו כשאנחנו חוזרים בארונות, מרחמים עלינו כשאנחנו מתים. לא יכול להיות שצה"ל מנצח והורג ומחסל את אותם מפגעים שבעצם תכננו לחסל את חיילי צה"ל שנכנסו לשם. הרי, אדוני היושב-ראש, הכינו מלכודות, וכולם הרי יודעים שהכינו מלכודות לאותם חיילי צה"ל, אבל היו נסי נסים שהחיילים האלה ניצלו, והחיילים האלה לא נפלו באותן מלכודות והם לא נהרגו. ואחרי כל זה הקוזק הנגזל, ה"חמאס", הפושעים האלה, שהם בעצם הכינו את אותן מלכודות, באים ואומרים: חיילי צה"ל פגעו בנו. הרי, אדוני היושב-ראש, מפקד אוגדת עזה העיד על אותן עובדות שחיילי צה"ל התמודדו עמן שם. הוא פרסם, לפני שהחיילים האלה העידו על מה שהעידו, שצה"ל הקפיד על טוהר מידות, מוסר גבוה, טוהר נשק. יצאנו למלחמה צודקת, לא היתה ברירה. כולנו הרי כבר מדברים על המלחמה הזאת יותר מדי. אנחנו ספגנו במשך שנים את אותם "קסאמים", את אותם טילים, שירו עלינו והרגו אזרחים חפים מפשע בדרום. ואחרי כל זה אנחנו יצאנו למבצע מגן, ושם הכינו לנו מלכודות כדי שניכנס אליהן, ולא נכנסנו. אם בסוף הגענו למקרים שנפגעו בהם אזרחים, הם ישבו, מסתבר, על מאגרים של תחמושת, אותם אזרחים שטענו שהם אזרחים תמימים, הם ידעו או אמורים היו לדעת שהם יושבים על מאגרי תחמושת, והם נהרגו שם. אז את מי הם מאשימים? את חיילי צה"ל? את מי הם מאשימים? את צה"ל, הכי מוסרי בעולם, שתמיד מקפיד על טוהר המידות? אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים כל הזמן,

להיות מזוכיסטים, להראות לכל העולם שאנחנו באמת יותר צדיקים מהצדיקים הכי גדולים בעולם, אבל מה לעשות שלפעמים, מתוך הצדקנות הזאת, אנחנו גורמים קודם כול לנזק ולתדמית שאין להם בסיס. אם אנחנו רוצים להיות מוסריים וטהורים, בואו נתמודד לפחות עניינית, בואו נתמודד עם עובדות, לא עם שמועות ולא עם רב-סרן שמועתי. עכשיו העולם כבר לא יאמין שלא עשינו את זה, כשדורשים ועדות חקירה בין-לאומיות, כאילו העולם צדיק. כשפוטין נכנס לגאורגיה,

לפני חצי שנה, הוא חיסל כפרים שלמים.

שם לא דורשים חקירה בין-לאומית,

אבל כשאנחנו פה, במדינת ישראל, מגינים על עצמנו במבצע הכרחי שחיילי צה"ל יצאו אליו, נגדנו דורשים ועדת חקירה בין-לאומית. העולם צודק כאילו, העולם צודק ותמיד נגדנו. אדוני היושב-ראש,

שבזמנו עשה את אותו שיקול שדורשים מאתנו כל הזמן,

יצאה אשה עם ידיים מורמות, והמ"פ שלי ניגש אליה, כי ידיה מורמות היו. אחרי שהוא מתקרב אליה היא יורה בו והמ"פ שלי נהרג, אדוני היושב-ראש. זה אחד הדברים שחיילי צה"ל גדלו והתחנכו עליו, על טוהר הנשק,

אבל לא על טיפשות ולא על תמימות, כי על מבצע צודק אנחנו חייבים להגן, וגם לגונן על תדמית צה"ל ועל תדמיתם של מדינת ישראל ועם ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאלי. אני מזמין את חברת הכנסת ציפי חוטובלי. חמש דקות עומדות לרשותך. כבוד היושב-ראש,

אני רוצה לחזור לרגע שבו התחיל מבצע "עופרת יצוקה". בחג החנוכה האחרון יצא צה"ל למבצע "עופרת יצוקה", אבל בבית הזה שכחו לספר את ההיסטוריה שממנה המבצע הזה התחיל בינואר 2001, כשהתחיל מטח ה"קסאמים" והרקטות על תושבי הדרום, ונמשך עד עצם היום הזה. אני רוצה שתזכרו ותחרטו טוב-טוב את המספר הבא: 8,165 רקטות. כל אחת מהן כוונה אל עבר ריכוזי אוכלוסייה אזרחית חפה מפשע,

האם שמענו מישהו מבאי הבית הזה, שעכשיו מגנה את חיילי צה"ל, מגנה את ה"חמאס" על זה שהוא שולח ומשגר טילים אל עבר אוכלוסייה אזרחית? האם אז היו אלה מעשים בתום לב? ישראל נאבקת בטרור אכזרי, ישראל נאבקת בטרור שמכוון באופן ציני אל עבר ריכוזי האוכלוסייה, ומול הטרור הזה יצא צה"ל להיאבק אחרי שבע שנים של הבלגה, שבע שנים של סבל מתמשך, של חרדה מתמשכת של יישובי הדרום, של ילדים בבתי-ספר ובגנים שאינם מוגנים, וחיים בפחד מתמיד מפני נפילת ה"קסאם" והטיל הבא. כל מי שביקר בשדרות מכיר את החרדה מפני אותו "צבע אדום" נוראי. בואו נספר גם את הרקע הזה. מבצע "עופרת יצוקה" לא התחיל בחנוכה 2008. מבצע "עופרת יצוקה" התחיל שבע שנים קודם לכן, וחיילי צבא-הגנה לישראל יצאו להגן על אזרחי מדינת ישראל, על מיליון איש שהיו בקו האש בגלל ארגון טרור ציני, שעושה שימוש בבני-אדם כמגן אנושי. אלה חפי הפשע שאתם מדברים עליהם. חברים, אני רוצה לדבר מוסר, אבל מוסר יהודי, לא מוסר נוצרי, לא מוסר שמושיט את הלחי השנייה. אני רוצה לחזור למקורותינו וללמד אותנו משהו על מוסר המלחמה. גדולי רבני ישראל, הרב עוזיאל והרב הרצוג, שחיו בארץ הזאת אחרי הקמת המדינה, שידעו את זוועות המלחמה, הורו לנו שבשעת מלחמה האויב שמשתמש באזרחים כמגן אנושי, ניתן לפגוע בו, כמובן, לא מלכתחילה, אבל ניתן לפגוע בו כחלק מפעולות ההגנה של צבא על ארצו. אני רוצה לצטט את הרב דוד כהן, "הנזיר", מתלמידיו הבכירים של הרב קוק, שדיבר על מוסר המלחמה: "מלחמת ההגנה, זו חובה, ולפי לימודי הקרב ההתגוננות השלמה היא בהתקפה, הרי זו היא מלחמת חובה, להתקיף את האויב במקום שהוא, לפי הכלל 'הבא להורגך השכם להורגו'". וכולנו יודעים שהם השכימו להורגנו שבע שנים, פעם אחר פעם, יום אחר יום, במטח הרקטות וה"קסאמים". "רק אוויל יאמר: הבא להורגך התרפס לפניו ופשוט צווארך. אולי יחוס ואולי ירחם. זו כניעה של חסיד שוטה הגובלת בפשע. ואם ביחיד הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בחיי העם". חברים, לא רק מהמקורות שלנו אני מוכנה לצטט אלא גם ממקורות המשפט הבין-לאומי. כמשפטנית, אני רואה חובה מוסרית של הקהילה הישראלית להיות חלק מכללי המשפט הבין-לאומי ודיני מלחמה. אני רוצה לצטט את פרופסור איל בנבנישתי, מי שהוא דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ומומחה למשפט בין-לאומי, שקובע במפורש שעל-פי כללי המשפט הבין-לאומי, על-פי אמנת ז'נבה, על-פי כל כללי הארגונים, מותר למדינה לפעול נגד אוכלוסייה אזרחית כאשר האויב משתמש באותה אוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי. בנוסף, מדינה אינה צריכה לסכן את חייליה כדי למנוע פגיעה והרג חפים מפשע של אותה אוכלוסייה אזרחית. זו אחריות של אותם ארגוני טרור, של אותה אוכלוסייה פלסטינית הנמצאת בעזה. אם לא מוצא חן בעיניהם שלטון ה"חמאס" שיפילו אותו. אני לא מוכנה לקבל ביקורת כלפי האוכלוסייה האזרחית הישראלית בלי ביקורת מקבילה על האוכלוסייה הפלסטינית. אני רוצה לומר, אנחנו צבא מוסרי. מוסר יהודי יש לנו, ואנחנו טורחים לחקור ולבדוק כל אירוע מלחמה בתקופה של מבצע צבאי. אני מצטרפת לדברי חבר הכנסת בן-ארי ושואלת: מה היה לנו שיש בתוכנו כאלה שיצר ההרס העצמי מפעם בהם? אותם אלו שבמקום לדבר בשבחם של חיילים היוצאים בחירוף נפש להגן על אזרחי ישראל, מעדיפים לבחור שקר וכזב. לו היו אלה דברי אמת היינו מתמודדים, אבל על-פי כל העדויות, על-פי כל הבדיקות, מדובר בשמועות, בדברי הבל וכזב שאין ביניהם לבין האמת, לבין תיאור הלחימה באמת ב"עופרת יצוקה" בעזה ולא כלום. יצר ההרס העצמי הזה, העובדה שאותם חניכי מכינה קדם-צבאית על שם יצחק רבין ב"אורנים" טרחו, במקום לחזק את ידי הלוחמים, לזרוע בנו דמורליזציה ולדבר על דה-לגיטימציה של פעולת הגנה לגיטימית של צבא על אזרחיו, העובדה הזאת דורשת בירור חינוכי מעמיק. אני שולחת את אותם תלמידי מכינה לחזור למקורותינו היהודיים, לחזור לאותן אמות מידה מוסריות יהודיות ולחייב את צבא-הגנה לישראל להקריא לכל חייליו, כמו שעשה הרב רונצקי, את כללי הביאה למלחמה.

לצבא-הגנה לישראל בהצלחה, ושלא נזדקק לכך, כי ארגוני הטרור לא ישגרו יותר טילים אל עבר אוכלוסייה אזרחית. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי חוטובלי. אני מזמין את אחד המציעים הנוספים, חבר הכנסת אילן גילאון.

לרשותך עומדות חמש דקות, ונדמה לי שאתה תהיה האחרון שזוכה בחמש דקות. לאחר מכן, כל שאר המשתתפים, בהתאם לסדר רישומם, שאקריא אותו מייד. קצת אינפורמציה: תלמידי המכינה הם חיילים. לפי דעתי יש בעיה נוראית בצה"ל, יש חברי כנסת שחושבים כך. אני בטוח שאתה תמצא, יש לנקות אותו מהעשבים השוטים הללו.

ודאי יש אחרים שחושבים אחרת. לפי דעתי ב"תורתם אומנותם" יש

אותם.

הכנסת אורון, חבר הכנסת מיכאלי העלה דילמה קשה ביותר: המ"פ שלו נהרג כאשר אשה יצאה עם ידיים מורמות ולאחר מכן ירתה בו. השאלה הנשאלת: האם מרגע זה נירה בכל אשה? זאת שאלה רצינית, אתה מבין. זאת שאלה שבוודאי השר מרידור והשר פלד יוכלו להשיב עליה, וודאי שמתן וילנאי, אני עדיין מחכה לתשובות מאנשים, מבני-אדם, לא משרים. אתה צודק. האם אדוני רמז שהשר מרידור הוא לא בן-אדם? לא. לכן, במעמדו כבן-אדם, אני הבנתי, אני הבנתי.

חיים אורון ואני מבינים אחד את השני אפילו בלי, אני הבנתי. אני רוצה לומר לך שקראתי ספר, "חשופים בצריח", נדמה לי. היה מסופר שם על סגן-משנה צעיר. גם הוא בטח ירה כשירו עליו.

חבר הכנסת אילן גילאון, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר למודיעין ולוועדה לאנרגיה אטומית,

זו הפעם הראשונה שאני שומע באופן רשמי שיש לנו אנרגיה אטומית,

זה לא הגיע לידי, אבל עכשיו אני כבר יודע. לא ידעתי.

אני מקווה שהיא משמשת אותנו לשימושים טובים.

חברי וחברותי חברי הכנסת, אני רוצה לומר שהמוסר הוא קודם כול אוניברסלי. הוא לא שייך לא לרבנים ולא לקבוצה כזאת או לקבוצה אחרת. הומניזם עוד קודם לדבר הזה.

כאשר שמעתי את חבר הכנסת בן-ארי, וחבל שהוא לא פה כרגע, הבנתי למה התכוון ראש הממשלה מנחם בגין המנוח, לאיש עם השערות על הפנים. אני בכלל מציע לכולכם להיזהר מאנשים עם שערות על הפנים, ולא לעשות סימטריות יותר מדי גבוהות.

אנשים עם שערות על הפנים יש כל מיני. חבר הכנסת גילאון, האם כהו עיני? האם התגלחת הבוקר? הרי לא הייתי מרשה לעצמי להשמיץ מישהו עם שערות על הפנים,

אם לא היו לי שערות על הפנים.

אני רוצה להעיד על עצמי, אדוני. אני לא פציפיסט. אני חושב שמדינה ריבונית, לא רק זכותה אלא היא חייבת להגן על שלום אזרחיה כאשר יש נחיצות בכך. אוסיף ואומר שאני אחד מתוך המיליונים שחברת הכנסת חוטובלי דיברה עליהם, אנשי הדרום. אני תושב אשדוד ונמצא בחזית, בעוטף-עזה. על-פי הפילוסופיה הזאת, מה לא עוטף-עזה? הכול עוטף-עזה בסופו של דבר. אני חשבתי שלעתים יש להגיב, כאשר למדינה יש צורך להגיב. כך חשבתי במלחמת לבנון השנייה וכך חשבתי במבצע שלאחר מכן, שנקרא "עופרת יצוקה". מסתבר שהוא לא כל כך עופרת ולא כל כך יצוקה. חשבתי שהמדינה היתה צריכה לתת תגובה. כך חשבה גם המפלגה שלי, שכאמור היא שמאלנית מאוד אבל איננה פציפיסטית, והיא חושבת שלעתים צריך להשתמש בכוח. השאלה היתה על מידת הכוח, המידתיות של הכוח, ובמקרה כזה, על ההסתכלות כלפי אותם אנשים שהם לגמרי, וזה ידוע, לא על-פי העדויות האחרונות, שהם היו אנשים חפים מפשע. למעשה, אנחנו נמצאנו עם בני-ערובה, אדוני, משני הצדדים של הגבול. אני אומר את הדברים משום שאני לא מקבל את הסימטריה שכאן כל אחד מנסה לעשות, ולשאול: מה הרגיש המחבל כאשר הוא ירה את ה"גראד" על הבית שלי באשדוד? אמרתי שאני לא רוצה להשוות את עצמי לאותם אנשים עם השערות על הפנים. לכן, כאשר צריך לפגוע, אדוני, צריך לפגוע בלי להיתמם יותר מדי ובלי לגלגל עיניים, כי אי-אפשר לעשות את זה בצורה סטרילית לחלוטין, אבל צריך להשתמש במשקפת של שען חירש,

ובאזמל מאוד רגיש של מנתח, משום שבשני צדי הגבול עמדו אנשים חפים מפשע: גם בבר וקנין בנתיבות, וגם אירית שטרית באשדוד, וגם אותם אנשים שאנחנו יודעים על-פי כל העדויות שבודקים אותן,

לא יכול להיות, עדיף שתשמור מרחק מהמיקרופון. עדיף לשמור מרחק ממיקרופונים, אדוני, תמיד. לא יכול להיות שכאשר מדובר במאות אזרחים שנהרגו, והם נהרגו כביכול בדרך החוקית ועל-פי ההוראה לפתיחה באש, לא נדבר על האי-מידתיות הזאת. במצב כזה הרי צה"ל לא יכול לנצח, ולכן היה זמן ארוך מדי המבצע הזה, אדוני. היתה מכה לא מידתית לחלוטין, לא ממוקדת, ובסופו של דבר,

היא גם לא השיגה את תוצאתה, משום שהתחוור לכל מי שהיה צריך להתחוור לו, שכל מי שרוצה למוטט את שלטון ה"חמאס" בעזה, הפתרון,

בסופו של דבר יעבור דרך רמאללה.

הסתבר שאי-אפשר למוטט את ה"חמאס" בדרך צבאית, ולכן מי שרוצה למוטט את ה"חמאס", צריך תמיד לעזור לגורמים היותר-מתונים כדי להקדים אותו. מי שרוצה למוטט היום את ה"חמאס" צריך לעזור לגורמים היותר-מתונים, יחד עם אחרים, כדי לשקם את עזה. כמה מן הטוענים והמתלהמים היום הם מייסדי "חמאסטן" מדינת ה"חמאס". בכל פעם הם חיפשו גורם יותר קיצוני כדי שלא לדבר עם הגורם המתון, כי הוא היה סימטרי ושווה להם. כאשר שמעתי את חבר הכנסת בן-ארי, אדוני, הבנתי שיש גם "חמאס" יהודי וגם "אל-קאעידה" יהודי. בניגוד לכל מה שאתם אומרים כאן, גם הוא יושב כאן בפרלמנט, אנשים בחרו בו. לכן אולי שמחתי היום שיש להם גם רופא בסיעה, ואני מקווה שהוא יעזור לחברים שהוא צריך לעזור להם שם. אבל הבעיה היתה מלכתחילה שמכה כזאת לא יכלה להיות מידתית, משום שכל פעולה כזאת, בסופו של דבר יהיה בה כפר-כנא שלה. בגדול, אדוני, צה"ל הוא צבא מוסרי, הוא נאמן לאותה פסיקה מפורסמת של בנימין הלוי על הפקודה הבלתי-חוקית. אבל בתוך צה"ל צומחים גם פירות באושים. כאשר למדינת ישראל יש שר חוץ שאומר שצריך להטיל פצצת אטום על עזה, ויש שם אנשים, במקום הכי צפוף בעולם, כנראה יש כמה משוגעים,

שתופסים את הלקח ואת המוסר הזה. אנחנו יודעים, אני רוצה להגיד לך שיש לי ארבעה ילדים. הקטן בילדי בשירות צבאי כרגע, וכולם גמרו את השירות, כולל עבדך הנאמן,

אפילו שעל-פי שירות הביטחון לא הייתי חייב לעשות. אבל הלכתי לשם משום שלא רציתי שיהיו אנשים כמו מיכאל בן-ארי בצבא, ושהם ייתנו את הטון. לצערי הרב, יש היום יותר אנשים מהסוג הזה. מה שהפריע לי במיוחד בעניין של החקירה האחרונה, אני יוצא מנקודת הנחה שאני רוצה להאמין לצבא ולמצ"ח, אבל עד כמה שדעתי מגעת, ואני קרוב קצת לענייני מצ"ח,

שבמצ"ח חוקרים פריצה לקנטינה בערך חודש, וגם יותר. והנה, התלונה הזאת, ונניח שהיא תלונת שווא, כל החקירה לגביה היתה 11 ימים בלבד. זה קצת מתמיה. סיעת מרצ הוציאה הודעה, שאני רוצה, אתה לא מקריא

ביקשו ממני לסיים, ג'ומס.

אני מקריא, זה הסוף.

אתה יושב-ראש הכנסת? אתה תגיש לנו ואנחנו נקרא לך. תהיה לך הזדמנות נוספת. אה, יופי. הבנתי, התבלבלתי. חבר הכנסת גילאון, נותנים לך הזדמנות להשתכנע מאחרים, אולי תשנה את ההצעה שלך. יכול להיות שכן. אני רוצה להגיד לך, יש פירות באושים שיש להם על מה לסמוך. אחד הנאומים הללו, שמענו פה קודם הצהרות גבוהות וגדולות, ושמענו עליו גם קודם. אל יטיפו לנו מוסר אנשים עם שערות על הפנים, ובוודאי לא לג'ומס, עם התרומה שלו ושל משפחתו לביטחון של אותו איש שדיבר כאן, וגם לא לנו. אני אקרא לאחר מכן את ההצעה. בכל מקרה, אנחנו חושבים שהחקירה הזאת היתה צריכה להתבצע בידי גורם ממלכתי, ולא בידי הצבא. תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. רבותי, תמו המציעים. עכשיו אנחנו עוברים לרשימה. הזמן המוקצב הוא שלוש דקות. אני אבקש מחברי הכנסת להיצמד לזמן ולהקפיד על לוח הזמנים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת איתן כבל. אם הוא לא יימצא, חבר הכנסת אורי אורבך,

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, התמונה של מלחמת עזה הראשונה הולכת ומתבהרת. היא תמונה קודרת מאוד. אנחנו מדברים, אני חושש מאוד. עם הממשלה הנוכחית אני מאוד חושש, חבר הכנסת זחאלקה. העדויות הולכות ומצטברות. יש לנו עדויות של חיילים, אבל לפניהן יש עדויות רבות מאוד של אזרחים פלסטינים ויש עדויות קשות מאוד של ארגונים בין-לאומיים. העדויות האחרות שהתפרסמו בעניין הזה, אדוני היושב-ראש, הן על שימוש מסיבי שצה"ל עשה ברצועת-עזה בפצצות זרחן, אותן פצצות שכאשר הן פוגעות, כך אני שומע, בוערות ומבעירות את מי שהן פוגעות בו. הטענות הן טענות קשות והן טענות רבות ומגיעות ממקומות שונים. אבל, אדוני היושב-ראש, מעבר למקרים השונים, המרובים, שאנחנו שומעים עליהם, כמובן עומדת המלחמה כולה. מלחמה שבה התקבלה החלטה להפעיל כוח אש אדיר על האזור הצפוף ביותר באוכלוסייה אזרחית, בעולם. מלחמה שבהכרח מי שהחליט עליה ידע שתגרום לפגיעה משמעותית ומסיבית באזרחים. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני אומר בצער ובכאב שדגל שחור של אי-חוקיות מתנוסס מעל מלחמת עזה הראשונה,

זה אותו דגל, שכמו שאמר השופט בנימין הלוי בדבריו הידועים, "פוצע את העין ודוקר את הלב, אם העין איננה עצומה והלב איננו אטום". לצערי הגדול, עמיתי חברי הכנסת, אני מתרשם שבבית הזה יש גם עיניים עצומות וגם לבבות אטומים. הממד האנושי הוא הממד שבו אנחנו צריכים להתחיל את הדיון. פגיעה באנשים, פגיעה בנשים, בילדים, בזקנים, באנשים שאינם קשורים למעגל הלוחמה. הממד השני הוא הממד הפוליטי. מלחמה כזו ופגיעה מסיבית כזו באוכלוסייה אזרחית הן רק מקור להעמקת השנאה, להעמקת הכעס, להעמקת התהום שבין שני העמים. פגיעה כזו בחפים מפשע, באזרחים, היא מתכון בדוק לחיזוק של קיצוניות, של שנאה. אין בה שום תועלת פוליטית. יש בה נזקים פוליטיים איומים. ואדוני היושב-ראש, מובן שלשאלה הזאת יש ממד משפטי. אחד הדברים הטובים שקורים בזירה הבין-לאומית הוא חיזוק המשפט הבין-לאומי הפלילי. יש דין ויש דיין בזירה המשפטית הבין-לאומית. אנשים מתקדמים, אנשים דמוקרטים צריכים לברך על כך ולראות את ההתפתחות הזאת בצורה חיובית. אנחנו התבשרנו לא מזמן, ואני שמחתי לשמוע על כך, על ההליכים הפליליים נגד שליט סודן, עומר אל-באשיר, שאחראי, ככל הנראה, לפי הנטען, לשורה ארוכה של פשעי מלחמה בחבל דארפור. התקדים הזה מראה שגם שליטים, גם נושאים בתפקידים, גם שרים וגם ראשי ממשלות יכולים לשאת בדין ולתת את הדין.

במדינת ישראל, חייבים לקחת גם את הדבר הזה בחשבון, חייבים להבין שהמשפט הבין-לאומי איננו עוד שטח הפקר, ומי שיעשה פשעי מלחמה ייתן עליהם את הדין. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת כבל וחבר הכנסת אורון התחלפו אחד עם השני, אז אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, ואומרים שחברי הכנסת לא עובדים, זו ההצטברות של חברי הכנסת אשר הגישו הצעות חוק. רבותי, ברשותו של חבר הכנסת אורון, מלאחר הפגרה אנחנו נניח על שולחן חברי הכנסת את רשימת החוקים שחברי הכנסת הגישו. הדפים הכחולים יהיו בצד וכל מי שירצה לראות אחד מהם או את כולם,

מהסדרנים הזריזים והמעולים שלנו, והם יביאו לכם. הצעות החוק, הצעות החוק הפרטיות. הצעת חוק עצמה, לקריאה ראשונה, צריכה להיות מונחת על שולחן הכנסת. היו בין הצעות החוק הצעות שהיה אפשר להבחין בהן, בין "הצהרות חוק" להצעות חוק, בספרו המונומנטלי של יושב-ראש הכנסת לשעבר שבח וייס. ועכשיו אנחנו חוזרים לדיון. חבר הכנסת אורון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה לך. אני מודה שאין לי שיח ושיג עם חבר הכנסת שהטיף מוסר למכינה ב"אורנים". אני דווקא רוצה להתמודד עם המישור שהציגה חברת הכנסת חוטובלי, ולאו דווקא במישור המשפטי. אני רוצה להתמודד עם אלה שמאוד-מאוד פוחדים מהדיון הזה, ועצם העלאתו הוא ביטוי של חולשה, הוא ביטוי של חוסר נאמנות מלאה לערכים הציוניים והיהודיים, וכו' וכו'. אדוני היושב-ראש, המלחמה שלא היתה צודקת ממנה, מלחמת השחרור, הולידה את "חרבת חזעה" ו"השבוי", ואני התחנכתי עליהם. מלחמת ששת הימים, שגם היא היתה צודקת מאין כמוה, הולידה את "שיח לוחמים", שהוא השיח של בני דורי, ואני בטוח שחלק גדול מהאנשים שנותנים לו כל מיני ציונים מעולם לא קראו אותו. הוא הציג את הדילמות המוסריות שאנחנו מתמודדים אתן גם 41 שנה אחרי מלחמת ששת הימים. אף אחת מהן לא נפתרה, והדילמות ממשיכות להתקיים. ואני יודע שיש אנשים שעצם קיומה של הדילמה מפחיד אותם. ואז, האמירות המוחלטות. ללא ספק, המבצע, המלחמה בעזה, היה תוצאה של שבע שנים של "קסאמים". אני חשבתי שיש מקום במדינת ישראל לפעול להפסיק את ה"קסאמים" הללו גם בכוח. לכן תמכנו בפעולה צבאית, וזכינו על כך ללא מעט ביקורת. שלושה מנדטים פחות. הראיתי לסגן שר הביטחון מכתב שכרגע קראתי אותו, מכתב מחייל משרת, בנושא הזה, עכשיו. אבל גם כאשר אתה מפעיל כוח מוצדק אתה לא עומד בפני סכנה מוחשית של פעולות לא חוקיות או של שימוש יתר בכוח או של הסרת גבולות? טוב עשתה המכינה ב"אורנים" שהציגה את הדילמות הללו בכינוס של בוגריה. כולם משרתים ביחידות קרביות, אל תטיפו לנו מוסר, כל הגיבורים פה. כולם מתחנכים לשרת ביחידות קרביות.

כולם מתחנכים לשרת ביחידות קרביות. וטוב שהם עשו את זה, וטוב שזה חלק מהחינוך. ואוי לנו מאותם חלקים בציבור ואותם חלקים בצה"ל, גם אני מדבר עם חיילים, שהשיח הזה נראה להם לא חשוב, לא שייך. הרימו שורה של רפים, מהמלה "רף", אולי המלה בעברית לא נכונה, חסמים, בפעולה של צה"ל ברצועת-עזה, וכאשר נשמעת רוח המפקד אנחנו נתקלים בתופעות שאסור לנו להשלים אתן, שאסור לנו לקבל אותן, שאנחנו צריכים להתמודד אתן. לא בוויכוח עם הפלסטינים. מי שמציע לנו שהרף המוסרי שלנו יהיה כמו של הטרוריסט זורק ה"קסאם"

הוא מערער אותנו, הוא פוגע בחוסן שלנו. ומי שאומר וחוזר ואומר, למרות המחיר הקשה, וזה מה שאמר צה"ל כל השנים, זה מה שאמרו אותם חלקים בצה"ל כל השנים: הרף הזה שאנחנו שמים והמגבלות הללו שאנחנו שמים לעצמנו, שנפרצו,

בפעולה בעזה, המגבלות הללו הן הכרח שלנו, לא בגלל החוק הבין-לאומי, לא בגלל מוראו של בית-הדין, אלא משום שאנחנו רוצים שצדקת מלחמתנו תישמר, גם במציאות שבה קשה יותר ויותר לשמור עליה. אדוני היושב-ראש, מצטטים פה, ציטט גם חברי אילן גילאון, את האמירה של השופט הלוי במשפט כפר-קאסם, על פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה. אני רוצה להשתמש בנוסחה שהשתמש בה לראשונה, על-פי הבנתי, לפני כמה חודשים, פרופסור ירמיהו יובל: יכול להיווצר מצב שהיא תהיה מוצדקת ופושעת. מוצדקת ופושעת. והמתח הזה, בין ה"מוצדקת" וה"פושעת", לפתחנו רובץ כל הזמן. הפתרון שלי לדילמה הזאת הוא מרחיק לכת, הוא ביציאה מכל השטחים. אבל הדילמה קיימת, גם כאשר אנחנו נמצאים שם. מי שרוצה לברוח ממנה יעצים את עוצמתה של ה"פושעת" ויקטין את עוצמתה של ה"מוצדקת". רק המתח ביניהן, שאסור שייעלם, הוא שאולי ייתן לנו לעבור את התקופות הקשות הללו, שכנראה עוד תהיינה קשות, במציאות הולכת ומסתבכת. חבר הכנסת אורון, קיבלנו אימייל פה, ואחד מהאזרחים שואל אותך: אם יחזירו את כל השטחים וימשיכו להפגיז אותנו, האם אז הפעולות המוצדקות גם לא יהיו פושעות?

גם אז נצטרך להגיב בפעולות מוצדקות ונצטרך לשמור על הגבול, שאני מקווה שנשמור עליו בכל סיטואציה. גם כאשר, למה אתה משתמש באימייל רחוק? גם כאשר תהיה נגדנו, חס וחלילה, פעולה מאחת המדינות שאתן יש לנו הסכם שלום. יש גבולות לשימוש, ואם יפגיזו אותנו? אבל יש גבולות לשימוש בכוח. אמרנו את זה תמיד.

כאשר הלגיון הערבי התקיף את ירושלים, המציא אחד מגדולי הממציאים בעם היהודי אז, בירושלים, את ה"דווידקה", ואנחנו הפגזנו בחזרה. זה שזה לא היה שווה, זה היה דבר אחר, אבל, אבל אתה מציג דילמה קלה. בוא נתחיל אתה. אני אומר לך, אתה מציג דילמה קלה. אם יפגיזו מירושלים נפגיז מהמקום שמפגיזים אותנו. עשינו את זה על שפת הנילוס. מיליון איש ברחו, וכו' וכו' בתעלת סואץ, סליחה. אלה הדילמות הקלות. הדילמות הקשות הן במפגש המאוד-מאוד צמוד בין אוכלוסייה אזרחית ובין חיילים שעושים פעולה שיש זכות לקיים אותה, האם יש להם גבולות?

בגללי ובגלל האימייל, הארכתי את הדיבור עם חבר הכנסת אורון.

אני מזמין את חבר הכנסת אורי אורבך, ולאחר מכן, חבר הכנסת מתן וילנאי.

אתה מסכים להתחלף עם אורלב,

שלוש דקות עומדות לרשות חבר הכנסת אורבך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש עלילות דם שדגל שחור של שנאת ישראל מתנוסס מעליהן. יש בעברית ביטוי שאומר "אשרי המאמין". במקרה שאליו התוודענו עכשיו, העלילה האחרונה, השמועות שהפכו לידיעה גדולה, וידיעה גדולה שהפכה לעוד מוקד של שנאת ישראל. על מי שמאמין לידיעות האלה אפשר לומר "אללי המאמין". כי הבעיה היא לא עלילות דם. עלילות דם, בעונה הזו של ערב פסח, כבר התוודענו אליהן בהיסטוריה היהודית. הבעיה היא אלו שנוטים בקלות להאמין לעלילות הדם. והבעיה אינה אויבי ישראל שמאמינים לעלילות דם, בשביל זה הם אויבי ישראל, זה חלק מהגדרת הזהות שלהם. הבעיה היא יהודים ששמחים על כך שאנחנו שוב יוצאים אשמים או מואשמים. יש חוגים, גם כאן בישראל, וגם יהודים שלא בישראל, שמסניפים לעצמם בהנאה מזוכיסטית את העובדה שהנה שוב תפסו אותנו בקלקלתנו. הנה שוב יהודים פוגעים בחפים מפשע. בעיירה בחוץ-לארץ, פעם, בגולה הדוויה, היתה עלילת דם. שוב בעונה הזאת של ערב פסח מצאו את גופתו של ילד נוצרי, וכמובן, איימו לעשות שפטים ביהודים. ישבו כל היהודים בבית-הכנסת, התפללו ובכו, ולפתע נפתחה הדלת ויהודי צוהל נכנס בשמחה: "יהודים, ניצלנו. הילד שמצאנו הרוג הוא יהודי". כך ניצלו היהודים מעלילת הדם. אני מרגיש שגם אצלנו יש אכזבה של חוגים מסוימים, רדיקליים, שהפעם, ברוך השם, אומרים, חבר הכנסת גילאון, תקשיב. ההלצה העצובה הזאת היא אילוסטרציה למה שאני רוצה לומר. יש יהודים שמאוכזבים שהפעם זה לא אנחנו, הפעם חיילי צה"ל לא ירו בחפים מפשע, אבל אז הם מוסיפים בטון צדקני, אורבך, מי אלה? יש חוגים שאתה שומע בשורות ובין השורות שאומרים: הפעם אומנם לא קרה כלום,

אפילו עכשיו שמענו: מדי פעם אנחנו כן יורים בחפים מפשע, מדי פעם אנחנו לא נזהרים. כאילו כל הגדרת הזהות שלהם לאנשים מוסריים היא לא זה שהמדינה או צה"ל לא יורה בחפים מפשע, שזאת הגדרה מוסרית גם שלי וגם של רבים בבית הזה, שאנחנו לא פוגעים בחפים מפשע סתם, שלא לצורך, או בכוונה תחילה. ליהודים זה לא יכול לקרות, חבר הכנסת, ? זה יכול לקרות לכל בן-אדם, אבל זה דבר לא מוסרי אם אדם הורג בכוונה תחילה חפים מפשע, בזדון ובלי איזה אילוץ, לא בטעות. זה מעשה לא מוסרי, אני לא חולק על העניין הזה. העניין הוא שהמוסריות של אנשים מסוימים בחוגים מסוימים היא בלחפש אותנו בקלקלתנו. זה מה שמבדיל אותם. על זה נאמר במקורותינו בהקשרים אחרים: זה אדם המתכבד בקלון חברו. מתי יש לו כבוד? כשהוא אומר: אני לא כמו ההם. ההוא פושע, הוא אדם לא מוסרי, צה"ל הזה כל הזמן יורה בילדים חפים מפשע, בכוונה. והאכזבה, שעכשיו לשמע העלילה החדשה, השמועה שהתפתחה למה שהתפתחה, ניכרת על פניהם. ואני אומר: די להתכבד בקלון חברנו. אנחנו צריכים לפעול ולשאוף שלא תהיינה תקלות על-ידינו, וודאי שלא יהיו זדונות על-ידינו, והגדרת המוסריות שלנו,

היא שאנחנו חסים על כבודם של אחרים, ואפילו על החלק של האויב. האנשים מתוך האויב שהם חפים מפשע, גם עליהם צריך לחוס כמידת האפשר. אבל אנא, נחוס על שמנו הטוב ולא נחפש כל הזמן את שיטת האל"ף-אל"ף-אל"ף, שפירושה: אבל אשמים אנחנו. אנחנו לא אשמים. תודה רבה לחבר הכנסת אורבך. חבר הכנסת מתן וילנאי, בבקשה,

לא ידעתי אם לקרוא לך סגן שר הביטחון. נדמה לי שברגע זה, אני לא בטוח, יש עוד כמה דקות, אני חושב. בבקשה, אדוני. ידידי היושב בראש, חברי חברי הכנסת, מאתמול בהשבעת הממשלה עד השעה 13:30 היום אני לא משמש סגן שר הביטחון, ואני מדבר כחבר הכנסת מהשורה, שהדבר הזה יהיה ברור לכולנו. בעוד שעה ורבע יהיה פה הליך, שאם תסכימו, יחזיר אותי להיות סגן שר הביטחון. אז זה המצב שבו אני נמצא כרגע. שהדברים יהיו ברורים. לגופו של עניין, לדיון שמתרחש כרגע במליאה. הפרקליט הצבאי הראשי הורה לסגור את תיקי החקירה שנפתחו ביוזמתו בעקבות הדיבורים במכינת רבין ב"אורנים", כמה שבועות לאחר המבצע בעזה. הוא סגר את התיק, את התיקים, היו שני תיקים, מכיוון שהתברר שהעדויות לא נשענות על ראיות מוצקות. אף אחד מהאנשים לא ראה את זה, אלא משמועות מדרג שני ושלישי שהגיעו לאוזניהם. וכשהם הציגו את זה במליאה שלהם, שם במכינה, הם לא הבינו את המשמעות של זה ודיברו כפי שאנשים צעירים מדברים, שפכו את אשר על לבם. לא היתה שום סיבה להפוך את זה לכתב אשמה נגד מאן דהוא. לחברים כאן שמזלזלים בזה,

וחושבים שהפצ"ר עשה את זה כי בא לו לעשות את זה, אני אומר, לכולנו: הוא תחת עין פקוחה של בקרה מכל סוג שהוא. הוא פתח את התיקים ביוזמתו. הוא סגר אותם לפי החלטתו. אין לי צל של ספק בניקיון של כוונותיו. אין לי צל של ספק בזה שהוא פעל בהתאם לשיקוליו, כמשפטן, ולא שום דבר אחר. אני מדגיש את זה, מכיוון שיש פה כאלה שאומרים בעצימת עין. בשום פנים ואופן לא. האנשים האלה, שיש משקל עצום על כתפיהם, נוהגים בהתאם, וצריך לדעת היטב את הדבר הזה. אני מכיר את צה"ל היטב, שנים ארוכות. אני השתתפתי במבצעים ופיקדתי על מבצעים נגד טרור כולל ברצועת-עזה, ואני מכיר היטב את הלחצים שהם נמצאים בהם ואת כלל המערכת שפועלת שם. אני אומר לכם בביטחון מוחלט, מידיעה אישית, שההנחיות מאוד ברורות. חבר הכנסת ברכה, אני מציע שתקשיב, אחרי הנאום החוצב כאן, אני מציע שתקשיב, וגם חבר הכנסת דב חנין, רק תצאו מורווחים מזה,

כי אתם הרי יודעים כבר הכול, אז כדאי לשמוע. אני אומר לכם בביטחון מוחלט, ההנחיות של הפיקוד הבכיר הן ברורות וחד-משמעיות. התרגום בשטח הוא בהתאם על-ידי הדרגים הלוחמים, המפקדים הזוטרים והלוחמים בשדה הקרב. יש חריגים. מי שחושב כאן שבתחום שעליו הוא מופקד אין חריגים, לא יודע איפה הוא חי. יש חריגים בכל תחום, גם בתחום הזה. הם מוגדרים כחריגים ומטופלים כחריגים, ואנשים נשפטים על זה ונושאים בדין כראוי, כפי שזה צריך להיות. אני רוצה שיהיה ברור דבר נוסף: הדיון גם במליאה כאן, גם במכינת רבין, כאשר הוא התרחש לפני שבועות מספר,

כי אצלי, כשהייתי פעם סגן שר, ועוד יכול להיות שיחזרו אלי עם העניין הזה, כבר העלו ספקות לגבי מה קורה במכינת רבין, כי אנחנו מופקדים על זה ברמה כזאת או אחרת במשרד הביטחון. אני אומר לכם, ראוי לדון ואסור שצה"ל יהפוך לאחד שמפעיל כוח בצורה עיוורת. בשום פנים ואופן לא. לכן היה מקום ל"שיח לוחמים" אחרי 67', ויש מקום לתחקיר מבצעי אחרי כל פעילות מבצעית, וצריך לחקור עד הסוף גם חריגים בערכי צה"ל ופגיעה ברמה המוסרית של צה"ל. ברגע שאנחנו נהפוך למדינה, לצבא שמפעיל כוח עצום בלי שיקול דעת ערכי, שמפעיל אותו בצורה עיוורת, אני לא רוצה להיות חלק ממדינה כזאת, ולא נהיה כאלה. צריך להבין היטב שאני לא מתעסק עם כל אלה שחוקרים אותנו. אני מתעסק עם עצמנו, עם הדמות שלנו, איך אנחנו רואים את עצמנו בתור חברה ישראלית-יהודית בארץ-ישראל. זה הדבר החשוב לי. לכן, זה ייחקר, זה ייבדק. כל מי שיש לו צל של ספק שיש אירוע שלא הגיע וצריך לדון בו ולחקור כל סוג של אירוע מהסוג הזה על מנת לשמור על עצמנו כמחנה נקי. זה חשוב לצה"ל ולמדינת ישראל יותר מכל דבר אחר, וצריך להבין את זה היטב ברוח הזאת. מלה אחת, אחרונה. על אנשי ה"חמאס". הם הרי שנים יורים רקטות על מנת להרוג אזרחים. לא יורים אותם על צה"ל, יורים אותם על ערים,

מושבים, על מנת להרוג אזרחים, בכוונה. הם בכוונה משתמשים באוכלוסייה חפה מפשע בעזה כמחסה האנושי שלהם. אתה לפעמים נדהם מאיפה יורים רקטה. ממרפסת של בית, מחצר של בית-ספר, אתה רואה מתוך השוק שתי רקטות מוצבות ופשוט עפות לכיוון אשקלון. ואסור לנו לפגוע בהם. אסור לנו, כי אנחנו החלטנו שלא פוגעים בתוך אוכלוסייה אזרחית. אלה כללים שאנחנו קבענו אותם. והצבא פיזר כרוזים, קיים עשרות אלפי שיחות טלפון. עשרות אלפי, המספר אצלי הוא 200,000, ואני לא מתייחס אליו, ולכן אני אומר רק עשרות אלפי שיחות טלפון לבתים שבקומה הראשונה יש רקטות שמיועדות לאשקלון ולנתיבות ולבאר-שבע, ובקומות העליונות גרים הילדים והמשפחות, ואנחנו נזהרים, איך לטפל בהם, ואנחנו יודעים שהרקטה הזאת תפגע אצלנו. זה שיקול דעת לא פשוט, ופועלים בהתאם. לכן, כל מי שמנסה לחנך אותנו, להעיר, בסדר גמור, לבחון, בסדר גמור, אבל אל תחנכו אותנו. אנחנו יודעים היטב מה צריך לעשות, כי אנחנו צבא ייעודי של מדינת ישראל, כך אנחנו מתייחסים לזה.

מכיוון שדוחק בי היושב-ראש, אני אסיים. תודה רבה. ולכן נאלצתי לאפשר לך לדבר רק פי-שניים יותר מכולם ולא בלי הגבלה כסגן שר. תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. חבר הכנסת זבולון אורלב. חברת הכנסת חנין זועבי, בבקשה. אחרייך, חבר הכנסת אורי אריאל, ואחר כך,

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אין חברות כנסת, האמת היא שלא כל כך נוח לי לפרוס בפניכם ולדבר על פשעי המלחמה שצה"ל ביצע או מבצע נגד העם שלי. הרי זה קשה לדבר על פשעים שמתנהלים כל הזמן נגדך, נגד העם שלך. זה מעניק תחושה של חוסר אונים, של איבוד שליטה בגורלך ובעצם הקיום שלך. אך גם אם קשה הדבר, אנחנו חייבים להשמיע פעם אחרי פעם שהצבא הישראלי רחוק מאוד מלהיות הצבא הכי מוסרי בעולם. רחוק מאוד, עד כמה שצבא יכול להיות מוסרי. הוא הצליח מזמן להפנים את כל הפרקטיקות של כיבוש: פשעים ושקרים. יש לכם העובדה שלכם, בעצם יש לכם האמונה שלכם. המערכת הפוליטית בישראל מתנהלת ומסתמכת על אמונות יותר מאשר על עובדות. האמונה שלכם היא שיש לכם הצבא הכי מוסרי בעולם, ולכל האחרים יש מסקנות אחרות לגמרי. כאשר אני אומרת "אחרים", אני לא

אני מתכוונת לדעת הקהל העולמית, אני מתכוונת לכל ארגוני זכויות האדם, כולל האו"ם, שמספקים פעם אחר פעם את העובדות על ביצוע פשעי מלחמה בעזה ובכל השטחים הכבושים. אבל צריכים להדגיש: כולם משקרים, רק אתם צודקים, כולל עשרות עדויות בתוך הצבא, עשרות חיילים שחושבים שהצבא לא רק שאינו מוסרי ולא רק שאינו הכי מוסרי בעולם, אלא שהוא מתכוון לא להיות מוסרי. הוא מתכוון לנהל פשעים. ירי ישיר באזרחים, פגיעה מכוונת ביעדים אזרחיים, הרס תשתיות אזרחיות במידה מסיבית, פגיעה בצוותים רפואיים, מניעת פינוי פצועים. אבל גם כל אלה שקרים. והתחקיר שנעשה בטח גילה שהדברים לא התרחשו מעולם. זה בדיוק דומה למצב שבו אתם משכנעים ומצליחים לשכנע את עצמכם שגם הכיבוש לא התרחש מעולם, שגם אין כיבוש. אני מבקשת שתתחקרו את מאות העדויות שהצטברו. תתחקרו באמת ותסיקו מסקנות כמו שכל העולם השפוי הסיק. אני פוטרת אתכם מלהיות מוסריים או הכי מוסריים בעולם. אני רק מבקשת שתהיו נורמליים או שפויים, ואתם לא. תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת אורי אריאל, ואחריו, חבר הכנסת אלדד. אחריו, אם יהיה נוכח, חבר הכנסת יעקב כץ.

יושב-ראש הכנסת. זו הזדמנות ראשונה שלי.

זמני, זה הגדרה ידועה פה בארץ, שזה הדבר הכי קבוע. בכל מקרה, גם לעניין הזמניות אני מאחל לך בהצלחה. תודה. אני רוצה להמשיך בברכה לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון שהיו במלחמת עזה ועדיין ממשיכים להילחם יום-יום, שעה-שעה, על ביטחוננו, ביטחון כל האזרחים במדינת ישראל. הם ראויים לכל שבח, ראויים לכל חיבוק, ראויים לתמיכה של הבית הזה ללא סייגים. מלחמת עזה, ולא מבצע "עופרת יצוקה" היתה מלחמה לכל דבר, מלחמת אין ברירה. מי שחושב שמדינת ישראל יכולה לספוג במשך שנים טילים, ירי, מטענים, ושייפצעו וייהרגו חיילים ואזרחים כדבר של שגרה,

זה שהממשלה הקודמת נהגה כך, ייתכן, כנראה, שזה חלק מהסיבות לכך שאזרחי ישראל בחרו להחליף אותה. וראוי היה רק בגלל הדבר הזה להחליף את הממשלה הזאת. ובמלחמה יש נפגעים, וגם אזרחים. מתפתחת לה תופעה במדינת ישראל, שאזרחים, אני מקווה שהם מעטים, אבל חברי כנסת רבים מהסיעות הערביות הפכו להיות גיס חמישי במדינת ישראל. פשוטו כמשמעו. פשוט משרתים את האויב מתוך כנסת ישראל, מנצלים את הדמוקרטיה הישראלית לעשות בה שמות, והכול תחת מסווה והגנה של הדמוקרטיה. הדבר הזה צריך לבוא לידי שינוי. גם זה בלתי נסבל. יש גבול גם לזה. אי-אפשר לעשות בשם הדמוקרטיה כל דבר בכל רגע. הממשלה הקודמת, לצערי הרב, נכשלה גם במלחמת לבנון וגם במלחמת עזה. היא לא גמרה את העבודה, ואני נסמך על דברים גלויים שאומרים ראשי הצבא, ראשי השב"כ ואחרים. לא צריך להיות מומחה בשביל זה, צריך פשוט להאזין למה שהם אומרים. אני מקווה ומאחל לממשלה החדשה בראשות מר נתניהו שתפעל אחרת לגמרי, מן היסוד. לא צריך לחכות שיהיו הרבה טילים כדי להגיב. על כל כדור צריכה להיות תגובה לא מידתית, חזקה, תקיפה ולאלתר. אני מקווה שהדבר הזה כך יתקיים, ועל-ידי זה יימנע הרג של אזרחים משני הצדדים, ובא לציון גואל. אני מאחל לך,

לחברי הכנסת ולעם ישראל חג כשר ושמח, שקט וטוב, ושנזכה לראות ימים טובים.

תודה רבה לחבר הכנסת אריאל. יעלה ויבוא חבר הכנסת אריה אלדד, אחריו, חבר הכנסת יעקב כץ, ואחריו, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אתם שומעים שאני עדיין צרוד, זה רק מכיוון שהממשלה עדיין לא מינתה שר בריאות. מוכרחים לפתור את הבעיה הזאת. הוויכוח המתחולל כאן לא יכול להיות ביני ובין חברי הכנסת הערבים. הללו מזדהים בגלוי עם אויבי ישראל, ולפיכך הם מגדירים את עצמם אויבי ישראל. אין לי ויכוח עם אויבים, אני נלחם באויבים, לא מתווכח אתם. הבעיה שלי היא עם השמאל הישראלי, שמאמץ באופן שיטתי כמעט את עלילות הדם. שמעתי כאן חברי כנסת מהשמאל הישראלי שמספרים לנו על עדויות בשבועה שנתנו ערבים בעזה שמעידים על פשעי מלחמה. עדויות בשבועה. עכשיו, היה איזה סטודנט רפואה שלמד אתי פעם, בחור ערבי, מדהים, יוצא מן הכלל. שאלתי אותו פעם, בתקופת הרמדאן: תגיד לי, חוץ מהצום, איזה עוד מצוות מחייבות בתקופת הרמדאן? הוא אמר לי: למשל בתקופת הרמדאן אסור לנו לשקר. עכשיו, אם זה לא נכון, תקנו אותי, או אותו, אבל אם בתקופת הרמדאן ממש אסור לשקר, זה אומר שבשאר התקופות מותר. אז מה אנחנו מקדשים כל כך את העדויות בשבועה שבאות משם? לעומת זאת, הבעיה שלנו היא אותן עדויות, או עדויות שמיעה, שיוצאות מטעם חיילי צה"ל. ויותר מעדויות השמיעה הבעיה שלנו היא העובדה שמנהל מכינה צבאית מהשמאל הישראלי מאמץ אותן ומעצים אותן,

הוא יודע בדיוק איזה הד תקשורתי יהיה לדברים. אחד הדברים שמאפיינים מאוד את השמאל הישראלי הוא ראיית המקרו: לא מתעסקים בפרטים, אל תבלבלו אותנו עם עובדות, אנחנו שמענו, עכשיו אתם תבדקו. ועד שאלה יבדקו, גם אם זה לקח רק 11 יום, העולם כבר כולו יודע שהיהודים עצמם אומרים שהם חוללו פשעי מלחמה, אז זו הופכת לעובדה. ובתקופת ערב פסח עלילות דם זה עסק.

למגינת לבם של רבים, הכנסייה הנוצרית די נטשה את העסק הזה של עלילות דם קלאסיות, אתם יודעים, ילד נוצרי, דם, מצות, זה כבר לא in. הערבים במדינות ערב הסובבות אותנו, הפלסטינים, מתעסקים בעלילות האלה באופן סיטוני, אבל לאחרונה פלח שוק הולך וגדל בעסק הזה, של עלילות דם, נכבש בהדרגה על-ידי התקשורת הישראלית, ואתם שומעים שאולי בגלל העובדה שיולי תמיר הטילה סנקציות כלכליות על המכינות הקדם-הצבאיות, ורק בשלהי הכנסת השבע-עשרה הצלחנו לבטל חלק מהגזירות, אולי בגלל הקשיים הכלכליים אנחנו שומעים גם על מכינה קדם-צבאית בישראל שנכנסת לעסק הזה של עלילות דם. זה הופך להיות עניין כלכלי כמעט, כי הפרסום לעלילת דם שהופצה מהמכינה הצבאית ב"אורנים" בלי ספק שווה כסף למכינה, והפרסום שניתן לה שווה יותר מעשר מודעות בעיתונים.

זה שבסוף צה"ל מוכיח שלא הרגו את האשה ושני ילדיה, אלה הפרטים הקטנים, הלא-מעניינים. מה קרה בעלילת הדם של מוחמד א-דורה? אפילו רשויות מוסמכות בישראל אימצו את עלילת הדם הזאת והכירו בה.

כשבאים ומוכיחים, במחקרים בליסטיים, במחקרים עיתונאיים, בבתי-דין בצרפת, מוכיחים שזו עלילת דם, אומרים לנו: טוב, אז אם לא הרגו אותו, הרגו מישהו אחר. למה אתה נטפל לפרטים, הלוא זה לא מה שחשוב. חשובה התמונה ה"כללית", וידוע שישראל מחוללת פשעי מלחמה. אדוני היושב-ראש, לסיום, שמענו כאן הרבה על פקודה בלתי חוקית שדגל שחור מתנופף מעליה, אבל הדגל השחור, הבלתי-חוקי בעליל, לא מתנופף מעל המלחמה בעזה, שהיתה מלחמה מוצדקת ומוסרית מאין כמותה. הדגל השחור, הבלתי-חוקי, הבלתי-מוסרי, מתנופף מעל אלה שמפיצים עלילות דם, גם אם השם "רבין" מתנוסס מעל המכינה שבה הם עובדים.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת יעקב כץ. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. סליחה, אני מתנצל.

לא קרה כלום, נסלח לך הפעם.

בדגש על "הפעם". בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ברכותי, ידידי השר יוסי פלד, חברי חברי הכנסת,

מצאתי לנכון לעלות לכאן ולומר בדקות הספורות שעומדות לרשותי כמה דברים באופן שאיננו משתמע לשתי פנים, לפחות מנקודת המבט שלי. צה"ל הוא צבא מוסרי, מהצבאות המוסריים ביותר בעולם. מלחמה היא מלחמה, עם כל הקושי הנובע מכך. אינני רוצה אפילו לעסוק, כמו ששמעתי כאן, בשאלות כמו איך הפלסטינים בעזה מתנהגים או איך אחרים מתנהגים, איך העולם התנהג בקוסובו, איך אחרים שמטיפים לנו מתנהגים במקומות אחרים. מנקודת המבט שלי זה לא מה שחשוב, איך שאחרים נוהגים. מה שחשוב הוא איך אנחנו ננהג, ומהן הפקודות שמדינת ישראל, שצה"ל, שר הביטחון, הרמטכ"ל, האלופים וכל שדרת הפיקוד נותנים לכל חייל וחייל. אני משרת בצבא-הגנה לישראל, ומעולם לא קיבלנו, חברי ואני, פקודה שיש בה אפילו שמץ של, חס וחלילה, דבר שעלולה להשתמע ממנו פגיעה בחפים מפשע. זה לא אומר שאין כאלה שפועלים בניגוד, לכל אורך השנים, כפי שהציג כאן חבר הכנסת אורון את הדברים, היו דברים מעולם, ולצערי כנראה גם יהיו. אנחנו נמשיך, ניאבק ונעשה את הכול כדי שדברים כאלה לא יקרו. אבל מכאן ועד לעשות, ולומר, מתוך הבית,

פוגעים בחפים מפשע מתוך כוונה לפגוע בחפים מפשע? אני לא מאחל לאף אחד לעמוד בסיטואציות שבהן אתה עומד במחסום, גם אדם כמוני, שעמדותיו ליברליות מאוד, ומתקרבת אליו גברת נשואת פנים או גבר נשוא פנים, או אשה עם ילד, ואתה חושש, אינך מכיר אותה, היום הכול יכול להיות, ויהיה. אבדו הכללים, אדוני השר. גם אשה מבוגרת אפשר שתמצא את עצמה מתפוצצת לידך וליד חבריך. בסך הכול מה אני רוצה? לחזור הביתה בשלום. איתן,

אני לא זקוק לעזרה, חבר הכנסת אלדד, ודאי לא ממך. עוד יענישו אותי על זה. אני מבקש, אל תעזור לי, חבר הכנסת אלדד.

אני אומר לכם ולחברי: אני שמח על החלטת הפצ"ר, הפרקליט הצבאי הראשי. אני מכיר את דני זמיר מהמכללה, ואני מכיר את האנשים שפועלים שם, את הדרך שבה הם מחנכים. אני סומך עליהם ואני סומך על המפקדים בצה"ל שימשיכו לחנך את החיילים על-פי אותם ערכים. נכון, הקם להורגך השכם להורגו, אבל לעשות את הכול, את הכול, כדי לא לפגוע בחפים מפשע.

תודה רבה לחבר הכנסת כבל. יעלה ויבוא חבר הכנסת יעקב כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת דני דנון.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בתודה. תודה לאלפי חיילי צה"ל, לקצינים, למפקדים, לכוחות הביטחון שהיו חלק ממבצע "עופרת יצוקה". "עופרת יצוקה", חברי הכנסת, היתה פעולה מובהקת של הגנה עצמית. אילולא ירי מתמשך,

אלים, בוטה ומתגרה של הפלסטינים מאז אפריל 2001 לא היה מתקיים המבצע, לא היו מוזזים הכוחות, המבצע לא היה מתקיים. יגידו לי כל הדוברים כאן, לשיטתם, שעד אוגוסט 2005 היתה התיישבות יהודית,

ציונית, בגוש-קטיף. אולי אפשר לחשוב, לשיטתם של המתנגדים להתיישבות, על מעשי אלימות, אבל אם אינני טועה, במחצית אוגוסט 2005, ובמהירות רבה, פונו המתיישבים, אדוני היושב-ראש, פונו היישובים, לא נשארו ישראלים ברצועת-עזה, אבל ירי הרקטות על ראשיהם של ילדי שדרות ונתיבות, ולאחר מכן קריית-גת, באר-שבע ואשדוד, בואכה יבנה, נמשך, והירי התעצם. במלחמה, חברי חברי הכנסת, יש קורבנות. אני נזכר

בערב פסח בשנת 2002 בעיר נתניה, ב"דולפינריום", בקו 5, באינתיפאדה השנייה ובאינתיפאדה הראשונה. מי בדיוק איבד שם את חייו, חברי? מיהם קורבנות הטרור, אם לא חפים מפשע? במלחמה, שאיננה רצויה,

אני חושב ששלום עדיף על מלחמה, ויחסי שכנות טובה עדיפים על אלימות ועל קורבנות מכל הצדדים, אבל במלחמה יש קורבנות. כשהפלסטינים מפעילים את האלימות הרציפה והשיטתית שלהם, עוד מעט כמעט 100 שנה לתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שיביאו בחשבון את הקורבנות גם בצד השני. אני מברך על החלטת הפרקליט הצבאי הראשי ואני מברך בהזדמנות זאת את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון בחג פסח שמח וכשר. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר אקוניס.

כי הממשלה החדשה לא נוכחת באולם. אולי נעשה הפסקה עד שנציג ממשלה יבוא? אין מספיק שרים. יש לנו נוהג שאנחנו מדברים כשיש שרים. אתה סוגר את הישיבה וכשמגיע שר אתה פותח אותה. אני לא רוצה לסגור את הישיבה. אנחנו נאפשר אולי לקרוא לשר ונאפשר גם לחבר הכנסת דני דנון לעלות ולומר את דבריו. אנא בטובכם, קואליציה, תדאגו שיהיה כאן נציג הממשלה. הם הרי לא התעייפו מהבוקר. הם סובלים מאבטלה סמויה. בבקשה, אדוני. אחרי הדברים שלך נעצור את הדיון אם לא יהיה נוכח מישהו מהממשלה. זה הזמן לדאוג שהם ייכנסו. אדוני היושב-ראש, הגיע השר יוסי פלד, ומכיוון שהגיע אלוף פיקוד צפון, אני אפתח במצביא אחר, בנפוליאון. נפוליאון בונפרטה, במכתב לאשתו, כתב שהכוח של הצבא הצרפתי לנצח הוא באמונה במטרה הצודקת. אנחנו במצב שונה. "עופרת יצוקה" לא היתה מסע כיבוש של נפוליאון בונפרטה לאדמות גרמניה או בלגיה. זה היה מבצע הגנה מוצדק. פה במליאה יש שני סוגים של פוסט-ציונים. יש פוסט-ציונים שבאים ואומרים: המבצע לא צודק. המטרה לא צודקת. שמעתי את זה מחברי חברי הכנסת זחאלקה ואחרים, שהם מיעוט שבמיעוט אבל הם אומרים זאת פה: המטרה לא צודקת. זה שירו "קסאמים" על שדרות ועל אשקלון מדי יום לאחר שגירשנו יהודים מבתיהם למען שלום,

יש גישה שנייה, של פוסט-ציונים מהשמאל הקיצוני, שאומרים: בוא נערער על המוסר של המלחמה. בוא נערער על הביטחון העצמי. ופה אני אומר לחברי: אל לנו להתנצל. אל לנו לנסות לערער את הביטחון של הנוער בגישה הפוסט-ציונית שאומרת שאין לנו זכות לחיות פה, אין לנו זכות להתגונן. זה מה שקרה במכינה. חבר הכנסת אורון לא נמצא פה, אבל הוא דיבר על דיון ערכי. זה לא דיון ערכי, שבאים ומשקרים ומנסים להחדיר בלבבות של הנוער מושגים של שקר כדי לערער את האמונה בצדקת דרכנו בארץ-ישראל. אני רוצה, ברשותך, לצטט את ראש בית"ר, זאב ז'בוטינסקי, שטבע מושג חשוב מאוד, שנקרא "קיר הברזל". ב"קיר הברזל" זאב ז'בוטינסקי לא דיבר על בטון, הוא לא אמר לשים מלט על גגות שדרות ואשקלון, כי כמה שנשים מלט וגדרות זה לא יעזור. קיר הברזל הוא קיר ברזל של אמונה אמיתית בצדקת דרכנו, שכל ילד שמתגייס לצבא, במכינת רבין, במכינות דתיות או חילוניות, כל מי שמתגייס, יאמר: אני פה משרת, אני אבן בבניין היישוב היהודי בארץ-ישראל. את קיר הברזל הזה מנסים גורמים פוסט-ציוניים שנמצאים בקרבנו, גם במערכת החינוך, אפילו באוניברסיטת תל-אביב לא רצו לתת למרצה לבוא לדבר. אתם יודעים למה? כי אותה מרצה היתה במחלקה הבין-לאומית בצבא. שבוע לפני זה, באותה אוניברסיטת תל-אביב, אתם יודעים מי הגיע לדבר? השיח' ראאד סלאח, בכבודו ובעצמו. אף אחד לא פצה את פיו. אבל קצינה בצה"ל, אלוף-משנה, אומרים לה: אל תבואי לדבר במוסד אקדמי, שמקבל מימון מהמדינה, והשיח' ראאד סלאח,

נגד אושיות המדינה, מקובל בברכה. לכן אני בא ואומר מפה, אנחנו, הממשלה והקואליציה, ניאבק בגישה הפוסט-ציונית, לא ניתן לה להרים את הראש, ונעביר מסר חד לנוער במכינות, בבתי-הספר, ולכל המתגייסים: אנחנו צודקים, הצדק נמצא עמנו, ואם צריך להילחם, נילחם על כך. תודה רבה לחבר הכנסת דני דנון. יעלה ויבוא חבר הכנסת איוב קרא, לא נמצא. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, רציתי להתחיל באמת בהערה קטנה מאוד לחבר הכנסת אלדד. אתה דיברת על הרמדאן ועל שקרים, והרמיזה החוצפנית שלך היא באמת ברורה מאוד, וגם הכוונות שלך שקופות מאוד. רציתי להעיר לך, ולדומיך, שהאסלאם והמוסלמים הם אלה שהצילו את אבותיך מעבדות והפכו אותם, במשך 1,400 שנים, לחלק אינטגרלי מבניינה וממניינה של הציוויליזציה המפוארת והענקית ביותר שהחברה האנושית ידעה אי-פעם. האסלאם והמוסלמים הם אלה שחיבקו אתכם, הם אלה, נראים כמו הציוויליזציה. שהפכו אתכם לשותפים מלאים בבניית התרבות האסלאמית. בשביל זה יש ארץ ערבית אחת, ולגופו של עניין, בספטמבר 1982, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אירע טבח נורא ומזעזע בלבנון, מה שנקרא "טבח סברה ושתילה". הפגנות ענק פרצו בערי ישראל. ממשלת ישראל דאז נאלצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, בראשותו של השופט כהן. ההמלצות של הוועדה הזאת ידועות לכולנו. הוועדה הזאת לא חקרה את הפשעים שצבא-הגנה לישראל ביצע באופן ישיר נגד פלסטינים במחנות הפליטים האלה, היא חקרה את הפשעים שביצעו כנופיות של הפלנגות תחת עיניהם הפקוחות של חיילי צה"ל. על זה הוועדה הזאת באמת הסיקה את המסקנות והמליצה את ההמלצות שנחשבו באותו זמן רעידת אדמה פוליטית. מה שקורה היום, לצערי הרב, העדויות שאנחנו שמענו, אנחנו עקבנו אחריהן, של חיילי צה"ל, בכל מה שקשור לפשעים שצבא-הגנה לישראל ביצע ברצועת-עזה, אלה דברים חד-משמעיים. כולנו עקבנו, כולנו עקבנו, אחרי מה שכל רשתות הטלוויזיה הקרינו, שידרו, במשך 22 ימי התוקפנות הישראלית ברצועת-עזה. מאות עדויות, בשבועה או לא בשבועה, זה אחרי שמונה שנים, מאות חקירות על-ידי ארגונים בין-לאומיים, לא של ערבים ולא של מוסלמים.

אנחנו נאפשר לחבר הכנסת צרצור לסיים את דבריו. חבר הכנסת בן-ארי, נא להירגע. הרי אתם לא מתכוונים לשנות איש את דעתו של רעהו ברגע זה, אז תנו לו לסיים. היושב-ראש, שמונה שנים מול 23 יום. כדי שלא תאשימו אותי בשנאת ישראל, אני לא מכליל,

אני אביא ציטוטים אך ורק ממאמר, אתה יודע שזמנך נגמר. זה הציטוט

אני מביא ציטוט ממאמר שכתב סגן-אלוף במילואים איתי לנדסברג, מיוזמי פורום המג"דים, המח"טים והטייסים במילואים. הוא כתב מאמר מעניין, שאני מביא ציטוטים קצרים ממנו, פעם הבאה, את איתי לנדסברג, שמדברים בעד עצמם: "קשה להבין את אותו חייל צה"ל שאמו או אביו חיכו לו כנראה במרכז הארץ, כשאצבעו סחטה את ההדק ועינו ראתה את פגיעת הקליעים השקטה והאכזרית בגופם של אשה ושני ילדיה. האם לא חלפו בראשו פרקי היסטוריה משנות הלימודים בבית-הספר? האם לא עמד דום בצפירה של יום השואה? לא ראה את התמונות" אני מציע שנישאר בסימן שאלה.

אדוני, ישב אדוני במקומו,

"ולא ראה את התמונות המלוות את כל חיינו כאן, את תמונות החייל הגרמני מכוון" אולי הוא ראה את התמונות של ה"חמאס" "את הרובה אל ראשו של אדם לא חמוש בשדה פתוח רגע לפני?" "פקודה בלתי חוקית" בזה אני מסכם, "פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה הדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין איננה עיוורת והלב אינו אטום." תודה. "על כך התחנכנו מאז פרשת הטבח בכפר-קאסם בשנת 56'." בפעם הבאה תביא ציטוטים יותר מעניינים. כנראה עיניו של הפרקליט עיוורות, והלב שלו אטום, זה בדיוק מה שהביא אותו להחלטה שהוא קיבל. תודה רבה לחבר הכנסת אברהים צרצור. יעלה ויבוא חבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה. לאט-לאט אני אלמד. אני מקווה שאתה תביא ציטוטים יותר יפים. הוא יביא ציטוטים יותר טובים. כל דעה, ראוי שתישמע, ובלבד, אדוני היושב-ראש, אתמול היטיב היושב-ראש מר רובי ריבלין לעשות ואמר את שמי נכון: ע'נאים, ע'נאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני נזכר תמיד, כאשר אני שומע את תגובתם של חלק מחברי הבית, ואני הייתי מורה, באמא שמפנקת את הבן שלה וכאשר מטלפנים אליה מבית-הספר ואומרים לה: הבן שלך עשה איזו בעיה בבית-הספר, בלי שהיא תטריח את עצמה לבוא לבית-הספר, כבר בטלפון, היא תגיד: הבן שלי הוא מחונך, הכי מחונך בעולם, ולא יכול להיות, הוא לא עושה דבר כזה. אמא כזאת, שלא טורחת לחקור, לא טורחת לדעת את האמת, בסוף הבן שלה, או שהיא תמצא אותו בבית-חולים, או בבית-סוהר, לצערי הרב. אדוני היושב-ראש, עדויות החיילים שהשתתפו במבצע "עופרת יצוקה" בעזה לא מחדשות דבר אצלי, כי הרג חפים מפשע, נשים וילדים, ראינו במו עינינו, והעולם כולו ראה, וארגוני זכויות האדם העולמיים הצביעו על הרג חפים מפשע במלחמה על עזה. לצערי, כל העולם יודע שבעזה היה הרג של אזרחים. רק בישראל רוצים לעצום את העיניים, לאטום את האוזניים ולהתחבא מאחורי המשפט "צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם". אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המהירות שבה ניהל הפרקליט הצבאי הראשי את החקירה עם החיילים, והשיטה הלא-מקצועית והלא-אובייקטיבית שבה נעשתה החקירה, מעידות על הרצון לסגור את התיק במהירות. עדויות החיילים וארגוני זכויות האדם, לפי דעתי ישראל היתה צריכה להתייחס אליהן בחומרה, ולא דווקא בגלל עבירות על החוק, אלא בגלל הכשל המוסרי והידרדרות ערך חיי האדם בחברה הישראלית. אדוני היושב-ראש, לא צריך הרבה הוכחות כדי לדעת שיש רצח של חפים מפשע, ומספיק לראות ולקרוא את המלים ואת הדימויים המופיעים על חולצות שמדפיסים חיילים ביחידות קרביות כדי להכיר את המוסריות השוררת שם ולדעת שיש שם באמת נכונות מנטלית ולגיטימיות להרג חפים מפשע. למשל משפט שכתוב על חולצה של צלפי חי"ר: "עדיף להשתמש בקונדום דורקס" ליד ציור של תינוק פלסטיני מת ואמו לצדו, בוכה. שורש הבעיה הוא בתפיסה ובחינוך, בעיני חיילי צה"ל עזה היא שטח הפקר, ויש דה-הומניזציה של האוכלוסייה הפלסטינית, לכן יש הצדקה להרג ולרצח. אדוני היושב-ראש, על החברה הישראלית, והרוב היהודי, לדאוג בגלל מעשים כאלה ולפחד מהם, כי מי שעושה דין לעצמו והורג נשים וילדים יעשה דין לעצמו ויעביר נורמות אלה גם לביתו ולחברה שלו, ובמצב נורמלי ומתוקן היתה המדינה צריכה להתקומם ולדרוש ועדת חקירה עצמאית. אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן להסתכל במראה ולראות את האמת, ולערוך חשבון-נפש וביקורת. אתם צריכים להכיר בפשעים האלה ולהתבייש בהם. ואם יש לכם צבא חזק ואמיץ ומוסרי כל כך, למה אתם מפחדים מוועדת חקירה עצמאית אם אתם בטוחים במוסריות של צה"ל?

תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עוסקים פה בפטפטת, ברכילות, בלשון הרע. תמיד היו בעם ישראל מרגלים, תמיד היו אנשים שידעו להוציא דיבת הארץ רעה, ולאחר מכן, אחרי שהוציאו את דיבת הארץ רעה, כתוב: ותישא כל העדה, וייתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. מקימים קול צעקה על אותה עלילת דם. אבל אחר כך גם כתוב: וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. צריך להבין שיש מחיר לאותם אנשים שלשונם מגיעה עד טבורם.

אין לי עליו שום שאלות, הוא אומר את האמת. הוא אומר: אני רוצה בהשמדתה של מדינת ישראל. עזה היא קן של צרעות. אנחנו שוכחים את הרצח כל שבוע פה. מה שקרה פה בישיבת "מרכז הרב" שמונה ילדים רצחו בדם קר. טרקטורים רוצחים בתוך שכונות ירושלים. כל המתאבדים למיניהם, שמובטחות להם 72 בתולות לכל אחד ואחד. אנחנו שוכחים את הטרור האמיתי, ואנחנו עוסקים פה באיזו פטפטת של איזה חייל, שאמר משהו, ולזה קוראים פשעי מלחמה. הלוא מי שרוצה לאבד את העם הפלסטיני זה ה"חמאס", הוא אכפת לו בכלל מהעם שלו? הוא אכפת לו מהכאב של העם שלו? כל שיטת המלחמה והלוחמה שלו, בעליל הוא רוצה את השמדת העם הפלסטיני, הוא לא סתם הופך אותם למגן אנושי. הוא לא צריך מגן בכלל. מה, הוא עומד מול מלחמה? מישהו נלחם נגדו בכלל שהוא צריך מגן? הוא רוצה את השמדתה של מדינת ישראל, חד-משמעית. ואם אנחנו נשב פה ונפלפל על כל מישהו שאמר איזו אמירה, ונבזבז פה זמן כל כך יקר,

לאבד בדיון כזה זמן על פטפטת?

כאילו היה איזה משהו. כן, היה צורך ב"עופרת יצוקה". לפני שיעשו מאתנו יציקה, היו צריכים את המלחמה הזאת. מלחמת הגנה. אין לנו זכות הגנה? מלחמה מוצדקת. מלחמה מוצדקת, מלחמה שהיתה צריכה לצאת, ואני מקווה שבסופו של דבר גם נגיע לאותם הישגים, לאותם יעדים שצה"ל,

אנשי הביטחון, לקחו על עצמם. אני רק רוצה לומר במשפט אחד, אני יודע שהזמן נגמר. לך היושב-ראש לא צריך להעיר,

אתה בעצמך יודע. כי אני מרגיש את הרגישות שלך, אדוני היושב-ראש. אנחנו ערב חג הפסח, צריכים לזכור שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אבל הקדוש-ברוך-הוא מצילנו מידם. אבל אנחנו גם צריכים בתבונה להגן על עצמנו. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת טלב אלסאנע. לאחר חבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת עתניאל שנלר, אחריו,

ואחריו,

יסיים חבר הכנסת דוד רותם. לאחר מכן ישיב סגן ראש הממשלה, השר מרידור. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמענו במהלך הדיון וגם במהלך מה שקרוי מלחמה, שהיתה פשעי מלחמה רצופים מהיום הראשון עד היום האחרון, את הניסיון להצדיק את הפשעים האלה בירי ה"קסאמים". אנחנו באופן חד-משמעי נגד ירי ה"קסאמים" על אוכלוסייה אזרחית ישראלית, אבל האם אותם ילדים פלסטינים, יותר מ-300 ילדים, הם היו היורים? האם הילד בן השנתיים או שלוש היה שייך ל"חמאס" שאיים על קיומה של מדינת ישראל? האם מדינת ישראל, עם כל הכוח הצבאי והיכולת הטכנולוגית שעומדים לרשותה, לא היתה יכולה להבחין בין מטרות צבאיות לבין נשים, ילדים,

כאשר יצאו וטבחו, לא אחד,

לא 100, לא 200, לא 300, יותר מ-400 אזרחים חפים מפשע?

וזה לא על-פי הנתונים של הפלסטינים, זה על-פי הנתונים של צה"ל. יותר מ-400 אזרחים חפים מפשע נהרגו. תארו לעצמכם אם בצד הישראלי היו נהרגים אזרחים במספר הזה, או אפילו 50%. תושבי שדרות הם לא חפים מפשע?

מה היתה התוצאה? איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעבור על זה בשתיקה? אפילו בושה אין, אפילו גינוי לא נשמע, אפילו התנצלות. יש רק ניסיון להצדיק, וצדקנות, ולתת איזה גיבוי. הרוגי הטרקטורים לא חפים

חבר הכנסת פיניאן, אנחנו שמענו. מה התוצאה של המבצע הזה, כאשר בכל העולם מדברים על עלייה של האנטישמיות? כאשר מישהו נגד המדיניות של ממשלת ישראל, אומרים שהוא אנטישמי. הם נגד פשעי המלחמה, לכן הפכו הישראלים נרדפים בטורקיה, ובהרבה מדינות בעולם, ובצדק זכו לשנאת העולם, כשרואים ילדים נהרגים. הרבה קצינים,

לא יכולים לנסוע להרבה מדינות בעולם, כי הם מבוקשים כפושעי מלחמה, כי יש הגדרה למה שנקרא "טרור", ואני מנסה לצטט מה שאמר פרופסור אהוד שפרינצק: טרור הוא הפעלת אלימות חריפה נגד אזרחים שאינם לוחמים, כאקט סימבולי. זה בדיוק מה שה"חמאס" עושה שבע שנים.

זה מה שעושה מדינת ישראל.

תשמע את ההגדרה של שפרינצק, זאת ההגדרה של טרור. תשמע עד הסוף. אולי תקשיב פעם אחת, אולי באמת אתם לא הכי צדיקים בעולם? אולי זה שאומרים שכל העולם נגדנו, זה לא שכל העולם טועה? אולי אתם טועים?

אתה אמרת, הוא עונה לך.

אני לא ראיתי פעם אחת שמדינה שביצעה פשעי מלחמה אמרה: אנחנו פושעי מלחמה. לא ראיתי צבא שאומר: אנחנו ביצענו פשעי מלחמה. תמיד הם צודקים, כי הם חזקים. הם חזקים מבחינת הכוח, אבל הם לא חזקים מוסרית, הם לא חזקים ערכית, הם לא חזקים ביכולת לבוא ולהגיד: אנחנו טעינו. כדי להגיד שטעינו צריך עוצמה, ולכן אני מברך את אותם חיילים במכינה הצבאית על שם רבין שהודו.

אפילו אם הם שותפים, יש להם העוצמה להודות בטעויות, יש להם העוצמה להגיד שצריך לבדוק את העניין, לבדוק את עצמנו. לא יכול להיות ש-400 אזרחים מצאו את מותם סתם כך,

לא יכול להיות דבר כזה. מישהו הרג אותם,

מישהו צריך לתת את הדין על דבר כזה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אם היה קם מישהו מעזה ואומר: אנחנו מודים שה"חמאס" מחזיק ילדים כבני-ערובה וכמחסה חי כדי להגן עלינו, כדי שנוכל לעשות, מובן שהיינו מאוד מעריכים אדם בעזה שהיה אומר את הדבר הנכון ביותר, שילדים נהרגים בעזה משום שחלילה כוחות שהם כוחות רשע, על-פי הדברים שאתה אמרת, משתמשים בילדים כמגן חי. אדוני היושב-ראש, אני ממש מעריך אותך, אבל אתה חושב שבעזה אין ילדים? אתה חושב שבעזה אין נשים? אני מדבר על הילדים של עזה. נניח, באופן תיאורטי, שמה שאתה אמרת, שהוא מופרך לחלוטין, הוא נכון.

הילדים בעזה מוחזקים בכוח על-ידי "חמאס". האם זה נותן רשות לצה"ל להפגיז ולחסל אותם? נניח שמה שאתה אומר זה נכון. זאת שאלה אחרת, השר מרידור ודאי יענה לך.

ההנחה הזאת היא לא נכונה מיסודה. יש עם שחי שם. זו רצועת חוף קטנה, של 360 קילומטר מרובע.

שהיא מדינה שיש לה צבא כדי להתעמת עם כל מדינות ערב, שמאיים על אירן, שיש לו נשק לא קונבנציונלי,

אנחנו יודעים שלחייל הישראלי יש עליונות על חיל האוויר הפלסטיני בעזה, ולחיל הים הישראלי יש עליונות על חיל הים הפלסטיני בעזה. אבל להשתמש בפצצות מצרר ובנשק לא קונבנציונלי בעזה? מה יש להם שם? הרי משנת 67' הם תחת כיבוש, יש מחנות פליטים, יש רעב, אין להם חלב לילדים שלהם, ובכל זאת להשתמש בנשק הזה? ולכן, אדוני היושב-ראש, כמו שנעשה לאחר הטבח בסברה ושתילה, טוב תעשה מדינת ישראל אם תקים ועדת חקירה ממלכתית, בראשותו של שופט, שתחקור ותגיד: אנחנו בטוחים, אנחנו טועים, אנחנו ככל העולם. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו הכי מוסריים בעולם. כי מה שקורה בעצם, אם לא תשפטו את עצמכם, העולם ישפוט אתכם, וזה יהיה מאוחר מדי.

אתכם זה אותנו, חבר הכנסת טלב אלסאנע.

אני מקבל את התיקון. אם כי אני לא שותף למלחמה הזאת.

חבר שווה זכויות בכנסת הזאת. מה זה, "אתם" ו"אנחנו" פה? כולנו חברי כנסת במדינת ישראל.

חבר הכנסת צרצור כמובן יאשר זאת.

את זה אומרים רק לגבי ההגדה של פסח, על ארבעה בנים. חבר הכנסת צרצור בקי בקוראן, אנחנו לא צריכים לחפש דקדוקי נוסח ופרשנות של ההגדה של פסח. יעלה חבר הכנסת עתניאל שנלר. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. ברכות.

עוד לא יצא לי לומר את זה. ועונג רב, מורי ורבי הפרלמנטרי, שאני יכול לשמש באופן זמני סגנך. הרבה הצלחה.

החיים והמוות ביד הלשון, ואנחנו חוטאים פעמים רבות בהעצמת דברים, גם כאן, בבית הזה. אנחנו לוקחים נושא ומעצימים אותו. עושים מדבר קטן דבר ענק. חברי חברי הכנסת, זה טוב, כי זה מעורר ויכוח, אך זה רע אם זה פוגע במדינת ישראל. באה קבוצת לוחמים מצוינת, אינני יודע מי הם, העצימו את השמועות, וגם השמועות מכלי שני ושלישי היו, והנה, המוסר העליון של מדינת ישראל וצה"ל גרם לכך שהיום זה יעלה כנושא לדיון ציבורי. איזה עוד מדינה היתה מעלה בפרלמנט שלה דיון על קבוצה שהעצימה שמועות מצד שלישי, שנחקרו ונמצאו לא מבוססות? דנים בכנסת. נבחן, נבדק, והתוצאה,

כפי שאני צפיתי: לא היו דברים מעולם. הדילמה בין "כי בצלם אלוהים ברא את האדם" והאדם הוא אדם באשר הוא אדם, אני אומר את זה כיהודי גאה, לבין "הקם להורגך השכם להורגו", היא לכאורה דילמה.

זאת התשובה לדילמה. מצד העניין, מול אויבי אראה מצווה גדולה להרוג אותם,

בשביל להציל את עמי-מולדתי. ומנגד, בתוך תוכי, מי שאני אהרוג הוא אדם שנברא בצלם, ולא משנה, אנחנו מדברים על ילדים. הוא עונה לך. הוא לא עונה

קריאת ביניים זה לא נאום, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אתה רוצה לנאום עוד פעם? לא אתן לך לנאום. אני מודה לך שהצלחתי לערער את הביטחון שלך, שגרמת, שתוכל להפריע לי.

יש כאן הכרעה ערכית, ואני לא אהיה שותף לפגיעה בחפים מפשע, כי אני יהודי בארץ-ישראל, מדינת היהודים. לכן לא אעבור, חס וחלילה, לפגוע במי שהוא חף מפשע. אני אומר את זה, חבר הכנסת טלב אלסאנע, בין השאר כי הרבה שנים שימשתי, עד לבחירות בכנסת, במילואים. אני אלוף-משנה בצבא הזה. שימשתי בתפקיד בכיר מאוד ביהודה ושומרון. כל ילדי, חתני, בנותי, כולם חיילים וקצינים קרביים בצה"ל, והם מוסריים ברמה הכי גבוהה, כי צה"ל לא פוגע בחפים מפשע.

חברי חברי הכנסת, גבולות אינם רק פיזיים, הם גם ערכיים. ערבוב בין תפיסות מדיניות לבין יחס למדינה הוא מאוד מסוכן. אני רוצה לומר לחבר הכנסת בן-ארי, שלא נמצא כאן: כן, השמאל והמרכז והימין, כולם ציונים, כל אחד בתפיסת הציונות שלו. אין פטרונות על הציונות למי שהוא ציוני. כן, דתיים וחילונים וחרדים, כולם יהודים. אין פטרונות על היהדות. ואני מוכרח לומר שגם אין פטרונות על דמוקרטיה. יהודים, נוצרים ומוסלמים, כולם משתתפים במפעל הדמוקרטי, ומנצלים אותו לעתים. אך לפעמים יש ניצול פסול. חברי חברי הכנסת השווים לי, הערבים שנמצאים כאן, כשאני שומע אתכם אומרים מעל הבמה הזאת שצבא-ההגנה לישראל, הצבא שלכם, של המדינה שלכם, אתם אומרים שהיה רצח חפים מפשע? שהיו פשעי מלחמה?

תקומו ותגידו: אנחנו מתגייסים לשירות האזרחי, אנחנו נהיה חלק מהעשייה. כי אתם חלק מהמדינה, ותעמדו ב"התקווה", כי זאת המדינה שלכם. הנושא הוא לא חברי הכנסת הערבים. אני רוצה לסיים ולומר: אנחנו מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, וצריכים לשמור את כל שלושת הדברים. אין על מה להתנצל. בעיני המדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו. ואסיים בדברי לחיילים, מהברכה לשלום המדינה:

חזק את מגיני ארץ קודשנו, ובעטרת ניצחון תעטרם.

תודה רבה לחבר הכנסת עתניאל שנלר. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. הואיל וחבר הכנסת יואל חסון אינו נמצא באולם, אני מזמין אותך. ואחרון, חבר הכנסת דוד רותם. לאחר מכן ישיב סגן ראש הממשלה, השר דן מרידור, והסיעות מוזמנות להעביר לנו הצעות החלטה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא, אדוני היושב-ראש, מאחר שהממשלה שהושבעה אתמול היא ממשלת הג'ובים, שיש בה יותר, כמעט שישה שרים בלי תיק שמחפשים עבודה, יכול להיות שהיה שווה שיבואו לכאן וישבו בשולחן הממשלה וישמעו דווקא את מה שיש לחברי הכנסת להגיד בנושא חשוב זה.

יושבים פה שני שרים, חבר הכנסת מולה, אפילו שזה היום הראשון של הממשלה. שני שרים יושבים פה, מה אתה רוצה? יוסי פלד וסגן ראש הממשלה דן מרידור. רק הצעתי להם עבודה, כי הבנתי שהם סובלים, כי אין להם מה לעשות בממשלה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שיש דבר אחד שעליו אסור שיהיה ויכוח בינינו, הוויכוח שיכול להיות בינינו כשאנחנו מדברים על צבא-הגנה לישראל. צבא-הגנה לישראל הוא אחד הצבאות המוסריים, הערכיים ביותר שיש. זה נכון. מאחר שזה כך, אנחנו צריכים לבקש מצבא-הגנה לישראל, כשיש נושא מסוים, אם יכול להיות שהיה מעשה כזה או אחר, או אם יש חייל בודד שעשה מעשה לא חוקי, אני משוכנע שצבא-הגנה לישראל והרמטכ"ל יבדקו את העניין, וחשוב שכך יהיה, כי אנחנו עם ערכי,

אנחנו גם לא יכולים להסכים שהתוצאה של המלחמה, סיבת המלחמה היא שיש לנו אויב מר, שיורה טילים ופוגע בחפים מפשע. מאחר שזה כך, אדוני היושב-ראש, תפקידה של הממשלה הוא לחפש פתרון לסכסוך הקשה הזה בין שני העמים. המלחמה לא מביאה אותנו לשום פתרון. השאיפה לשלום ולהגיע להסדר מביאה אותנו תמיד לפתרון הטוב ביותר. אדוני היושב-ראש, אנחנו יכולים לראות את השלום עם מצרים, אנחנו יכולים להתברך בשלום עם ירדן, אנחנו צריכים לחפש פתרון להגיע להסדר של שלום עם השכנים שלנו,

אם כל הזמן נקום ונדבר על המלחמה, על שפיכות הדמים, לא נגיע לשום מקום. על כן, אדוני היושב-ראש, גם תוצאת המלחמה הזאת, "עופרת יצוקה", וההסדרים שהגיעו אליהם ויצאו ממנה הם הנכונים ביותר. יש כאלה בבית הזה, בצד הימני של המפה הפוליטית, שמבקשים מאתנו לחזור לעזה, להתבוסס בבוץ של עזה. אני מציע לכם, חברי הכנסת מהימין, אל תעזו, אל תחשבו שנשלח את החיילים בחזרה לעזה. הדבר הטוב ביותר שנעשה הוא שהתנתקנו מעזה, יצאנו מעזה. ממשלת קדימה

בזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אני חושב שצבא-הגנה לישראל הוא אחד הצבאות המוסריים ביותר. אם יש לנו שאלה או בקשה, או מישהו מטיל דופי במעשיו של חייל בודד, אנחנו נכונים לבקש מצה"ל לחקור את העניין, אבל אל לנו להטיל דופי בחיילים שמשרתים את העם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת מולה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת דודו רותם. אחריו יעלה סגן ראש הממשלה, דן מרידור. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים שבוע לפני חג הפסח, וכרגיל וכמקובל,

היו מוציאים את עלילת הדם, שיהודים שוחטים ילדים לא-יהודים כדי לערב דמם במצות. חשבתי שעלילות הדם עזבו את העולם, והנה מתברר שלא רק שהן לא עזבו את העולם, ולא רק ששונאי ישראל הם אלה שעוסקים בעלילות דם, אלא שכבר בתוך העם היהודי התחילו להעליל עלילות דם. כאשר באים בטענות, והטענות מבוססות, צריך לבדוק אותן. אבל כאשר באים עם שמועות ועם חלקי שמועות, ועם חלקי טענות, אין טעם אפילו לחקור. אז חבר הכנסת גנאים דיבר על אותה אמא שמטלפנים אליה מבית-הספר, וכשאומרים לה שהילד שלה עשה משהו היא אומרת: לא יכול להיות. הילד שלי הוא טוב. והילד הזה, אמר חבר הכנסת גנאים, יגיע או לכלא או,

אז הוא יגיע לכלא או לאיזה מקום. או לבית-חולים. יש אבל גם הורים אחרים, שכשמטלפנים אליהם מבית-הספר ואומרים להם שהילד שלהם לא היה בסדר, הם לא שואלים מה קרה, אלא נותנים לילד שתי סטירות לחי, כי המורה אמר. אני רוצה לומר לך, אם אתם צועקים כל הזמן: זאב, זאב, זאב, כשאין שום בסיס, וכל מה שאתם עושים זה מביאים עלילות דם נגד חיילי צה"ל, כי הרי גם אם חיילי צה"ל היו מסתובבים בעזה ומחלקים סוכריות הייתם אומרים שהסוכריות מורעלות, אל תצעקו זאב,

כי אנחנו לא מקשיבים כל כך הרבה. אנחנו יודעים מראש שכל טענה שלכם, החיילים שהעידו אמרו, לא אנחנו. אני אומר שוב: אנחנו לא נהיה מוכנים שיעלילו על חיילי צה"ל. לא ניתן לכם להעליל עליהם, ולא ניתן לכם להעליל על מדינת ישראל. עלילות הדם נגמרו, ומי שחושב שהוא יוכל לחדש אותן, ידע שמדינת ישראל תגדע את עלילות הדם האלה באין. אני מציע, אדוני היושב-ראש, עוד לפני שעולה סגן ראש הממשלה המקשר עם ועדת החוקה, שהכנסת תאמץ את חוות הדעת של הפרקליט הצבאי הראשי ותדחה בשאט נפש את העלילות.

תודה לחבר הכנסת דודו רותם. רבותי חברי הכנסת, סגן ראש הממשלה השר דן מרידור מבקש לומר את דברו בדיון. לאחר מכן נעלה את הצעות הסיעות ונצביע עליהן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אוי לנו כי אנחנו נאלצים ליטול נשק ביד ולהילחם, דור הורינו,

דור ילדינו. אשרינו כי יש לנו היכולת לקחת נשק ביד כשאין ברירה ולהגן על עצמנו. מלחמה היא דבר קשה ורע. במלחמה האחרונה, במבצע "עופרת יצוקה", הממשלה הקודמת הורתה לצה"ל לצאת למלחמה אחרי חודשים של התקפה בלתי פוסקת על יישובים אזרחיים מסביב לרצועת-עזה. לא יכול להיות ספק שהיתה הצדקה למלחמה הזאת. זו מלחמה צודקת. המשפט הבין-לאומי מבדיל בין שני מושגים:

והזכות לצאת למלחמה, והצדק בניהול המלחמה. בלטינית: jus ad bellum הוא הזכות לצאת למלחמה, jus in bello הוא הדרך,

שעל-פיה המלחמה מתנהלת. צה"ל ואנחנו, במשך שנים רבות, מנסים להקפיד לחנך, כך חונכנו, שגם בעת מלחמה צודקת צריך לשמור על כללי התנהגות של מותר ואסור. הרעיון של דיני מלחמה, כלומר שיש דברים שאסור לעשותם גם במלחמה צודקת, הוא רעיון חשוב, והוא רעיון קשה. מה פירוש אסור לעשות? אתה עושה משהו שיועיל לך, שיעזור לך, שיחסוך חיים, ואומרים לך: זה אסור. זה הרעיון בדיני המלחמה. מי שזוכר את התנהגות המדינה שלנו במשך שנים יזכור שכאשר פשעו חיילים בכפר-קאסם, שוטרי משמר הגבול, איש לא אמר: לא קרה כלום. הם עמדו לדין והורשעו ברצח, וכולנו מחונכים על פסק-הדין של השופט הלוי, שהיה שופט צבאי,

שהיה נשיא בית-הדין הצבאי לערעורים.

לאחר שלוש שנים. וקיבלו קנס גבוה של אגורה אחת. אנחנו מחונכים על הביטויים שלמדנו שם, אם כי נכון מה שנאמר כאן, שאנשים ישבו בכלא רק תקופה קצרה. אני זוכר מימי כשר המשפטים, בימי מה שקוראים "האינתיפאדה הראשונה", תוך כדי לחימה קשה, את משפטי גולני ומשפטי גבעתי ויהודה מאיר.

אבל צה"ל והמערכת המשפטית הצבאית, הפצ"ר, דאגו, גם בעת מלחמה, לשמור על קווי המותר והאסור. כאשר עלו טענות בעת האחרונה, נכון עשתה המערכת שבדקה אותן. לא צריך להעלות טענות שאין להן שחר, זה תמיד נכון, אבל המערכת ששומעת צריכה לבדוק, והלוואי שתמיד תמצא שאין להן בסיס, וכשיש בסיס, שתפעל ותעמיד לדין, גם אם זה לא פופולרי. אני שמח על הדברים שאמר הפצ"ר לגבי מה שכבר בדק. שמעתי שהבדיקות נמשכות לגבי תלונות נוספות, כפי שנאמר כאן. לא צריך לנוח, צריך לבדוק את הדברים. לא צריך לשמוח ולעלוץ, כמובן, אבל "והיה מחנך טהור" זאת מצווה שאנחנו צווינו. הרעיון שיש מגבלות למלחמה הוא רעיון שיש לו היבט חוקי, חוקי המלחמה של מדינת ישראל, או כל מדינה אחרת בת-תרבות, הוא גם רעיון של המשפט הבין-לאומי, שהתפתח מאוד בעת האחרונה, גם על-ידי בית-הדין הפלילי הבין-לאומי באמנת רומא, גם על-ידי השיפוט האוניברסלי של מדינות, וגם על-ידי בתי-דין מיוחדים שהאו"ם מקים: רואנדה, יוגוסלביה, אבל הוא גם רעיון מוסרי חשוב, קשה מאוד, שיוצר דילמות בכל פעם מחדש. חשוב להתלבט בהן, וחשוב שההנהגה תשדר את השידור הברור: צריך להילחם במלחמה צודקת, כמו שהיתה כאן, צריך לנצח במלחמה, וצריך לשמור על כללי התנהגות, שלפי מיטב הבנתי צה"ל מחנך להם הרבה מאוד שנים.

לאור הדברים שנאמרו כאן, לומר משהו על ההיבט היהודי

צוטטה כאן אמרה על-ידי חברת הכנסת חוטובלי, מפי "הנזיר", הרב דוד כהן, אביו של הרב שאר-ישוב כהן, המוכר לנו מירושלים ומחיפה. אני רוצה להביא דברים מפי רבנו משה בן נחמן,

בפירושו בפרשת כי תצא בספר דברים, על הפסוק הזה "כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע", אומר הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, את הדברים הבאים: "והידוע במנהגי המחנות היוצאות למלחמה, כי יאכלו כל תועבה, יגזלו ויחמסו ולא יתבוששו אפילו בניאוף ובכל נבלה. הישר בבני-האדם, בטבעו יתלבש אכזריות וחימה כצאת מחנה על אויב". ועל כן הזהיר בו הכתוב: "ונשמרת מכל דבר רע". אומר הרמב"ן שטבע האנוש הוא כזה, שבעת מלחמה היצר

והסכנה למעשים חמורים אסורים, שהוא מצטט אותם כאן, אכזריות היא עניין שבטבע האנוש. ולכן מזהיר אותנו הכתוב בפרשת כי תצא, בפרק כ"ג, פסוק 10, בספר דברים, את הדברים הבאים: "כי תצא מחנה על איביך", כאשר יש מלחמה, "ונשמרת מכל דבר רע". זהו המקור הפסיכולוגי העמוק היהודי לחוקי המלחמה. ואנחנו מצווים, גם כבני אדם, בני תרבות, בני הקהילה הבין-לאומית, שומרי חוק אבל גם כיהודים, לכבד את הקביעה הזאת ולדאוג לכך שצה"ל ימשיך להיות מה שהוא היה, לפי מיטב ידיעתי, בכל תולדותיו, צבא שומר על המוסר, גם בעת לחימה. אני אומר את הדברים האלה, כי גם בעת לחימה יכול חייל אחד או שניים או שלושה לעשות דברים אסורים, ואני רוצה להמשיך להיות גאה בכך שהמערכת שלנו לא תסלח למה שעשו, אלא תאמר דברים ברורים ותעשה מה שנעשה עד עכשיו בקול רם ובצורה ברורה. נדמה לי שמדינת ישראל היא מהמדינות הבולטות בעולם, שגם בעת לחימה מנסה לשמור על כללי התנהגות נאותים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני יכול לשאול שאלה? הוא כבר ירד מהבמה. אתה יכול לשאול את השאלה, הוא לא יענה. אדוני

איך אתה מתייחס לאותן כתוביות על חולצות הצוות וההומור הצה"לי? אם הדברים האלה נכונים,

הוא אמר חד-משמעית, חבר הכנסת ברכה. מה אתה רוצה, לחקור אותו חקירת שתי וערב? אדוני מתמטיקאי, לא עורך-דין. אמרתי דברים כי אני יודע שיש לו קול שפוי יחסית, נשמעה שאלתך ונענתה התשובה. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעות סיכום. הצעות הסיכום יישמעו מהמפלגות, מרוב חברי הכנסת למיעוטם, ואחר כך יוצבעו הפוך. אני מזמין את נציגי סיעות הליכוד, העבודה, ישראל ביתנו, קדימה, ש"ס, הבית היהודי ויהדות התורה לעלות ולקרוא. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. אתה עולה על הבמה, זה כדי שחבר הכנסת אקוניס ידע שדבר כזה קוראים מהבמה, כי הוא מנהל את ישיבות הכנסת. מאה אחוז, למדתי. עכשיו להקריא רק את מה שהגשתם לנו. אין לדבר ואין להוסיף,

הצעת סיכום מטעם סיעות הליכוד,

ישראל ביתנו,

הבית היהודי ויהדות התורה בנושא: עדויות חיילי צה"ל על הרג חפים מפשע במבצע "עופרת יצוקה": אנו מקבלים את החלטתו של הפרקליט הצבאי הראשי לסגור את תיק חקירת מצ"ח בעניין עדויות החיילים במכינה הקדם-צבאית על שם רבין ז"ל בדבר פעילות מבצע "עופרת יצוקה". הפרקליט הצבאי הראשי קבע, לאחר ממצאי חקירה, כי החלק המכריע של התיאורים שנמסרו היה בגדר שמועות ולא נמצאו תימוכין לטענות שהועלו. כנסת ישראל סמוכה ובטוחה כי צה"ל נוהג בלחימה על-פי אמות מידה ערכיות ומוסריות ונוקט את כל האמצעים הדרושים על מנת להימנע מפגיעה בחפים מפשע. תודה רבה. יעלה נציג סיעת רע"ם-תע"ל, שהיא הסיעה בת ארבעה חברים שקיבלה את מירב הקולות. אחריו יעלה האיחוד הלאומי, אחריו, סיעת חד"ש,

סיעת בל"ד. כבוד היושב-ראש, מכובדי השרים, כנסת נכבדה, הודעת סיכום של סיעת רע"ם-תע"ל לסיכום הדיון בנושא: עדויות החיילים במבצע "עופרת יצוקה". 1. הכנסת דוחה את הודעת הממשלה. 2. הכנסת מגנה בחריפות את החלטת הפרקליט הצבאי הראשי על סגירת חקירת עדויות החיילים על פגיעה בחפים מפשע ב"עופרת יצוקה" מחוסר ראיות,

שיש להקים ועדת חקירה עצמאית שתחקור את הפשעים שביצעו החיילים ברצועת-עזה. 3. הכנסת מביעה דאגה עמוקה מהמשך המצור והערמת המכשולים שישראל כופה ושגורמים להמשך החיים הבלתי-נסבלים של הפלסטינים, בצל ההרס והרצח שזרעה ברצועת-עזה. 4. על כן, הכנסת קובעת כי על ממשלת ישראל להפסיק לאלתר את ההרג האטי שהיא מבצעת כנגד העם הפלסטיני בעזה על-ידי המצור ולהיכנס מייד למשא-ומתן מדיני עם הרשות הפלסטינית במטרה להגיע לקץ הסבל של הפלסטינים והישראלים ולהשגת שלום אמת ובר-קיימא. תודה רבה לנציג סיעת רע"ם-תע"ל, חבר הכנסת צרצור. בבקשה, אדוני חבר הכנסת אורי אריאל, הצעת סיכום מטעם סיעת האיחוד הלאומי.

אדוני היושב-ראש, איחולי הצלחה. הצעת סיכום מטעם סיעת האיחוד הלאומי: הכנסת מברכת ותומכת בחיילי צה"ל ובכוחות הביטחון שממשיכים לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה ושלחמו במבצע "עופרת יצוקה", שהינה מלחמה שאין צודקת ממנה בכל קנה מידה. הכנסת משוכנעת שצה"ל פועל לפי כללי המוסר בעת מלחמה מתוך אחריות ראויה לחייליו והאינטרסים של העם בישראל, ומגנה את התנהלות ראש המכינה הקדם-צבאית על שם רבין, מר זמיר, שפעל, כפי הנראה, בחוסר תום לב. הכנסת דורשת ממשרדי החינוך והביטחון לבדוק את התאמתו לתפקיד. הכנסת דורשת מהממשלה לפעול לאלתר בתקיפות נגד כל ניסיון פגיעה באזרחי ישראל או בניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל ומפקדיו.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי אריאל, אשר הקריא את הצעת ההחלטה מטעם האיחוד הלאומי. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה, על מנת שהוא יציג את הצעת חד"ש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הודעת סיעת חד"ש לסיכום הדיון על עדויות חיילי צה"ל על הרג חפים מפשע במבצע "עופרת יצוקה": 1. הכנסת מביעה דאגה עמוקה מהצטברות המידע על פשעי מלחמה שנעשו במהלך המלחמה בעזה בתחילת שנה זאת. 2. הכנסת דורשת חקירה בלתי תלויה, מקומית ובין-לאומית, על מנת להביא את האחראים מכל הדרגים למשפט על פשעי מלחמה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת ברכה. חברי הכנסת, הצעת החלטה של סיעת מרצ. אני מתיר ליושב-ראש הסיעה, חבר הכנסת אילן גילאון, להקריא אותה מהצד. 1. מבצע "עופרת יצוקה" התמשך מעבר לזמן הנדרש להשגת הבטחת שלומם וביטחונם של תושבי עוטף-עזה. 2. גם אם התוצאה של בדיקה נקודתית, כזאת או אחרת, של עדויות החיילים היא סגירת תיק העדויות, התחושה הקשה היא ששימוש מסיבי בכוח בפרק זמן ארוך בקרב אוכלוסייה אזרחית מהווה חצייה של קווים אדומים, שחובה על ישראל, גם אם היא מנהלת מאבק מוצדק כנגד הטרור, להימנע ממנה. 3. ראוי היה במקרה כזה כי הנושא ייבדק וייחקר על-ידי גורם ממלכתי, ולא שצה"ל יבדוק את עצמו. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון בשם סיעת מרצ. חבר הכנסת זחאלקה, הודעת סיכום מטעם בל"ד. הודעת סיכום של סיעת בל"ד: 1. הכנסת קוראת לחקירה עצמאית ובלתי תלויה של הפשעים שבוצעו נגד אוכלוסייה אזרחית ברצועת-עזה במהלך המבצע הצבאי הקרוי "עופרת יצוקה". 2. הכנסת קוראת לממשלה לפעול להפסקת אש, שתכלול הסרה מלאה של המצור על רצועת-עזה. 3. הכנסת קוראת לממשלה החדשה למלא אחר כל ההתחייבויות של הממשלות הקודמות, כולל לאפשר מעבר בטוח בין רצועת-עזה לבין הגדה המערבית, הסרת מחסומים, הפסקת פעילות חד-צדדית, ובעיקר הפסקת בניית התנחלויות, הסגת הצבא לאזורים קבועים, כפי שנקבע בהסכמי אוסלו ושאר התחייבויות. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה בשם סיעת בל"ד. אנחנו נצביע עכשיו בדיוק בסדר הפוך. רבותי חברי הכנסת, אני מעמיד להצבעה את הצעת הסיכום של סיעת בל"ד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לא נתקבלה. שמונה בעד, אני יודע. שמונה בעד, 32 נגד, בצירוף קולו של השר מרידור שעדיין אין לו עמדת הצבעה, שני נמנעים, זה לא עניין אישי...

אין לו עמדת הצבעה על השולחן שעדיין לא הוכן. זה לא יהיה כך במשך הקדנציה הזאת. לפיכך, ההצעה לא נתקבלה. אני מצביע עכשיו על הצעת סיעת מרצ. נא להצביע.

מי נגד?

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אילן גילאון לא נתקבלה. שמונה בעד, 30 נגד בצירוף קולו של סגן ראש הממשלה מרידור, נמנעים שלושה. אני קובע שההצעה לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אני מצביע עכשיו את הצעת סיעת חד"ש. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע.

33 נגד בצירוף קולו של סגן ראש הממשלה השר מרידור, שני נמנעים. אני קובע שההצעה לא נתקבלה. חברי חברי הכנסת, אני מצביע עכשיו על הצעתה של סיעת האיחוד הלאומי. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אורי אריאל לא נתקבלה. ארבעה בעד, 37 נגד, בצירוף קולו של סגן ראש הממשלה דן מרידור, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לא נתקבלה. לא הספקתי להצביע נגד. שמעתי את מה שאמרת, אני לא מוסיף את הצבעתך כדי לא ליצור תקדים מסוכן.

אבל בפרוטוקול נאמר מה שאמרת. רבותי חברי הכנסת, נותרו בידינו שתי הצעות. הצעת סיעת רע"ם-תע"ל, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצעת הסיכום שהביא

שמונה בעד, 32 נגד יחד עם קולו של סגן ראש הממשלה דן מרידור, שני נמנעים. אני קובע שההצעה לא נתקבלה. נותרה בידינו הצעת סיעת הליכוד, סיעת העבודה, סיעת קדימה, סיעת ישראל ביתנו, סיעת יהדות התורה, סיעת הבית היהודי וסיעת ש"ס כפי שהוקראה על-ידי חבר הכנסת אלקין, יושב-ראש הקואליציה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת זאב אלקין נתקבלה. בטעות הצבעתי מהעמדה של חבר הכנסת לוין. 32 בעד, יחד עם קולו של סגן ראש הממשלה דן מרידור, שמונה נגד, שני נמנעים. אני קובע שההצעה נתקבלה. חבר הכנסת אלקין, יושב-ראש הקואליציה, הצביע מעמדתו של חבר הכנסת יריב לוין. אני מבקש מיושב-ראש הקואליציה, גם בעבודתו הרבה, להקפיד להצביע ממקומו. אנחנו רשמנו את הטעות. רבותי חברי הכנסת, ההצעה שנתקבלה היא הצעת הסיעות שציינתי קודם. רבותי חברי הכנסת, הודעה למזכיר הכנסת,

אחר כך נאשר את סגני השרים על-פי בקשת הממשלה, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, הצעות חוק החל בהצעת חוק שמספרה פ/1/18 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/804/18, הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התשס”ט 2009, מאת חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון,

התשס"ט 2009, מאת חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לזכרו של רחבעם זאבי (תיקון, הקמת אתר הנצחה), התשס”ט 2009, מאת חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב וקבוצת חברי

על-פי סעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה,

אישרה היום את מינוי סגני השרים הבאים: חבר הכנסת דני אילון בתפקיד סגן שר במשרד החוץ, ממונה על-ידי שר החוץ, חברת הכנסת גילה גמליאל בתפקיד סגנית שר במשרד ראש הממשלה, ממונה על-ידי ראש הממשלה, חבר הכנסת מתן וילנאי בתפקיד סגן שר במשרד הביטחון, ממונה על-ידי שר הביטחון, חבר הכנסת יצחק כהן בתפקיד סגן שר במשרד האוצר, ממונה על-ידי שר האוצר, חברת הכנסת אורית נוקד בתפקיד סגנית שר במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ממונה על-ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, חברת הכנסת לאה נס לתפקיד סגנית שר במשרד לענייני גמלאים, ממונה על-ידי ראש הממשלה, המשמש גם כשר לענייני גמלאים, אחרון חביב, חבר הכנסת איוב קרא בתפקיד סגן שר במשרד לפיתוח הנגב והגליל, ממונה על-ידי השר לפיתוח הנגב והגליל. כפי שאמרתי, על-פי סעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, סגני השרים נכנסים לתפקידם משהודיעה הממשלה, כפי שעשיתי אני עכשיו, לכנסת על מינויים.

מה עם משרד הבריאות? אני מאוד מודה לסגן ראש הממשלה. ברשותכם, אני מבקש להיפרד מכם לרגל היציאה לפגרת האביב. הפגרה אשר באה הפעם שבוע מהמועד שנקבע לה, שכן מצאנו לנכון להאריך את תקופת פעילותה של הכנסת בגלל פגרת הבחירות הארוכה שהיתה, פגרה זו, שהיא פגרה שבה אנחנו חוגגים את חג הפסח, מזכירים את יום השואה ומציינים את יום הזיכרון וחוגגים את יום העצמאות, היא פגרה אשר מסתיימת לאחר יום העצמאות. ייתכן שנבקש לכנס את הכנסת לישיבות מיוחדות על-פי בקשת הממשלה או על-פי בקשת חברים, כאמור בתקנון. אני מבקש בשמכם, חברי הכנסת, אדוני סגן ראש הממשלה,

לעובדים היקרים של הכנסת ולפעילותם הברוכה למען האדרת שמה של הדמוקרטיה בישראל. יבואו על הברכה המזכיר וסגניו, יבואו על הברכה משמר הכנסת,

יבואו על הברכה הלשכה המשפטית על כל מרכיביה, יבואו על הברכה סדרני הכנסת הנכבדים והמעולים אשר עושים עבודתם למען נוחיותם ולמען יכולת פעולתם של חברי הכנסת, אנשי המשק, אשר בלעדיהם לא היינו יכולים להסתובב באכסדרות ובחדרים, גם בחדרים הפרטיים של כל חברי הכנסת, בלשכות וגם באולמות היותר ציבוריים, בוועדות. הנני מבקש לברך את חברי הדפוס, פועלי הדפוס, אשר הם פועלים למען הכנסת, מספקים בידינו את כל האפשרות להביא לידי מיצוי את תפקידנו כמחוקקים. הם אלה אשר מביאים לפעמים חוקים, אשר אנו צריכים להעבירם בקריאה שנייה ושלישית תוך כדי עבודתה של הכנסת, ובמהירות ויעילות מופתיות.